היום יום רביעי כ"ט באב התשפ"ג, 16 באוגוסט 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. ראשית, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 41), התשפ"ג 2023, הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. פרוטוקול לתיקון ההסכם בדבר שירותי אוויר בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ממלכת תאילנד. הסכם בין ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה על הגברת שיתוף הפעולה במניעה של פשיעה חמורה לרבות טרור, ובמאבק בה. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת שרון ניר, מירב בן ארי ואלי דלל בנושא: מחסור בשירותי טיפול חירום באלימות מינית באזור הצפון. כמו כן, הונחה על שולחן הכנסת המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: ראש האופוזיציה, התלוות יועץ בכיר לנסיעה לחו"ל במימון המפלגה.

תודה רבה למזכיר הכנסת. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום.

אני מודה לחברי הכנסת שהגיעו וכיבדו גם במושב פגרה מיוחד, אבל יש מספיק סיבות מיוחדות. לפחות נתחיל בדברים המשמחים. סיבה מיוחדת, יש לנו היום חבר כנסת חדש שמצהיר אמונים. אני רוצה להזמין לדוכן את חבר הכנסת ירון עמוס לוי, בבקשה. בהצלחה. המשפחה שלו נמצאת כאן, מתרגשת. שיהיה בהצלחה לכולם. חבר הכנסת ירון, אני אקריא בפניך את הצהרת האמונים, ואתה תאמר, כמובן, "מתחייב אני". חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותה בכנסת של חברת הכנסת אורנה ברביבאי, שנכנסה לתוקפה ביום שלישי י"ד באב, 1 באוגוסט 2023, בא במקומה חבר הכנסת ירון עמוס לוי. חבר הכנסת ירון עמוס לוי, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואתה תצהיר: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. בשעה טובה. מברוכ. בהצלחה. כמובן, בהצלחה רבה. הצלחתך, הצלחתנו, הצלחת מדינת ישראל כולה. הכרתי אותך עוד לפני כן, חברים טובים יש לנו, משותפים,

מוטי בוסקילה, הרב ברנס, שתמיד מדברים עליך דברים טובים. אני בטוח ששמך הטוב ילך לפניך גם כאן, בכנסת ישראל. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השרה אורית מלכה סטרוק להציג את הצעת החוק בשם שר הפנים.

מכובדי סגן יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת שהואילו להגיע ביום הזה, אני רוצה לציין לשבח את חבר הכנסת הטרי שלנו ירון, שעם כניסתו לכנסת הוא הגיע לשדולה למען הלומי והלומות הקרב. זה מאוד ריגש אותי,

שהגעת, שישבת שם, שהקשבת, הדברים שאמרת. אני מאחלת לך שתלך בדרך הזאת לטובת האנשים שזקוקים לעזרה שלנו ושחובתנו המוסרית לעזור להם. בהצלחה גדולה. אני מתכבדת להקריא את הנאום ששלח לי חברי השר משה ארבל, שר הפנים, והדברים הם מטעמו. המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. סעיפי הצעת החוק המתפרסמת בזה נכללו בפרק י"ז בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, אשר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום ו' בניסן התשפ"ג, 28 במרץ 2023. לאחר אישורה של הצעת החוק האמורה בקריאה ראשונה, נדונו הסעיפים האמורים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

הם כבר נדונו, תבינו את הסיטואציה, אך בשל סד הזמנים, לא נכללו לבסוף בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום ד' בסיוון התשפ"ג, 24 במאי 2023. לנוכח האמור, מתפרסמים סעיפים אלו בשנית בשינויים קלים במסגרת הצעת חוק נפרדת. סעיף 1, סעיף 157א(ו) לחוק התכנון והבנייה מאפשר כיום לרשות הרישוי לנתק מתשתית החשמל או המים יחידה של מסחר, שירותים, תעשייה או דיור, אם בנייתה נעשתה בסטייה מההיתר. במסגרת תפקידה פועלת הרשות לאכיפה במקרקעין נגד עבירות לפי החוק שהן משמעותיות יותר בהיקפים ובייעודי הקרקע הרגישים יותר מאשר רשות הרישוי, על פי רוב. משום כך, מוצע להקנות את הסמכות גם לרשות לאכיפה במקרקעין במקרים של בנייה בלא היתר או בסטייה מהיתר, במקרקעין שהוגדרו בסעיף 243(א) לחוק כמקרקעין שאליהם התייחס המחוקק ברמת חומרה גבוהה יותר: מקרקעין המיועדים לתשתיות לאומיות, מקרקעין המצויים בסביבה חופית, מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית, מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע או מיועדים לכך, מקרקעין המיועדים בתוכנית לשטחים ציבוריים פתוחים. כל אלה הם בעדיפות גבוהה יותר. סעיפים 2 ו-3, הרשות לאכיפה במקרקעין מוציאה מדי שנה מאות צווים מינהליים. כך למשל בשנת 2021 הוציאה הרשות 1,838 צווים מינהליים, ובשנת 2022 הוציאה 2,026 צווים מינהליים. אחוז ביצוע הצווים בחמש השנים האחרונות עומד כעת על כ-70%. מוצע לתקן את סעיף 221(א) לחוק ולהאריך את תקופת האכלוס המאפשרת הריסת בנייה לא חוקית לתקופה של 45 ימים במקום 30 ימים, וכן לתקן את סעיף 222(ב) לחוק ולהאריך את תוקף הצווים לתקופה של 90 ימים במקום 60 ימים, כדי לאפשר את היערכות הרשות לאכיפה במקרקעין, ובעיקר משטרת ישראל, למתן סיוע לאכיפה ולביצוע הצווים. הארכת התקופה לביצוע הצווים תאפשר הוצאה לפועל של מספר גדול יותר של צווים מינהליים בסיוע המשטרה בלי להטיל עליה עומס בלתי סביר, ובכך תחסוך זמן שיפוטי מבתי המשפט בבקשות להארכת צווים. סעיף 4, על פי ההסדר הקבוע בסעיף 254ו לחוק, הוצאות עלויות הריסה שמוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בשל הריסות לפי צווים מינהליים ושיפוטיים נתבעות כיום בתביעה אזרחית נגד האחראי לבנייה. הסדר זה מייצר מצב שבו לשם גביית ההוצאות נדרשת המדינה לתבוע אזרחים באמצעות פרקליטות המדינה. התביעות עצמן דורשות זמן ומשאבים של המדינה לצורך ניהול ההליכים שעניינם החזר הוצאות כנגד חשבוניות שהוצאו בפועל. התיקון המוצע בסעיף זה מבוסס על מנגנון שקיים בחקיקה אחרת, בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984, ומאפשר את חיובו של מי שאחראי לביצוע עבודה או שימוש אסורים לפי החוק בתשלום ההוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בביצוע הצו. על פי המוצע, אם הרשות האוכפת היא ועדה מקומית, רשות מקומית מוסמכת או רשות הטבע והגנים, תחול על גביית ההוצאה פקודת המיסים (גבייה). עוד מוצע להסמיך את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לגבות את החוב בשל הוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין לביצוע הצו, ככל שלא שולמו על ידי החייב בביצוע הצו. נכון להיום הליך גביית ההוצאות כרוך כאמור בהגשת תביעת השבה נגד החייב בביצוע הצו. הליך זה אינו יעיל ואינו מוצדק בנסיבות העניין. על כן מוצע כי תהליך הגבייה יבוצע על ידי גורם מינהלי ומיומן לכך, האמון על גביית חובות המדינה. לאחר שייקבעו בתקנות סכומים מוגדרים של ההוצאות שישולמו בשל ביצוע הצו, יוכל המרכז לגביית קנסות לגבות את החובות בשל ההוצאות, אם אלה לא ישולמו על ידי החייב בביצוע הצו, במועד כפי שייקבע. סעיף 5, בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה 1995, הוסמך המרכז לגביית קנסות לגבות בעבור הוועדות המקומיות קנס שהטיל בית המשפט או קנס מינהלי המשולם לוועדה המקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. כדי שלוועדות המקומיות תהיה אפשרות לגבות גם הוצאות שהוציאו בשל ביצוע הצו לפי סעיף 254ו לחוק בנוסחו המוצע בסעיף 4 להצעת החוק, מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות כך שהוועדה המקומית תוכל לפנות ולבקש את הסמכת המרכז גם באשר לחוב זה. תיקון זה ייתן מענה מקיף לצורך של הוועדות המקומיות לגביית חובותיהן. סעיף 6, מוצע לקבוע את תחילת הסדרי גביית ההוצאות בביצוע הצו לפי סעיף 254ו לחוק כתיקונו המוצע, במועד כניסתו לתוקף של צו שיקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בעניין סכום ההוצאות לביצוע צווים, מכוח סמכותו לפי סעיף 254ו(ב) לחוק. מדובר כאמור בהצעה שפוצלה מחוק ההסדרים שאישרה הממשלה בשל סיבות טכניות, ונועדה להיות מרכיב חשוב בפרק י"ז בחוק, בנושא שמירה על מקרקעי ישראל. אציע לחבריי להצביע בעד ההצעה. עד כאן דבריו של חברנו משה ארבל. אני אוסיף, ברשותכם, שני משפטים קצרים משלי בהזדמנות זו שאני עומדת כאן על הבמה החשובה הזו. שמעתי בכלי תקשורת שונים קול זעקה גדולה על זה שחס ושלום הממשלה הולכת להשקיע כספים בחוסן האזרחי של התושבים היהודים ביהודה ושומרון. אני רוצה לומר,

שבממשלה שלנו לא יהיו אזרחים סוג א' וסוג ב'. בממשלה שלנו אזרחים שחיים ביהודה ושומרון וחיים תחת גל טרור, ואת זה כולכם יכולים לשמוע כמעט בכל מהדורת חדשות שאתם פותחים, אזרחים כאלה יקבלו חיזוק לחוסן שלהם כמו שמקבלים האזרחים בעוטף עזה, כמו שמקבלים האזרחים באשקלון, כמו שיקבלו בקרוב מאוד האזרחים בגליל. אנחנו מחזקים את כולם, כי החוסן האזרחי שלנו הוא חלק מיכולת העמידה שלנו מול גלי הטרור ומול האויבים שלנו שמנסים לפגוע בנו, ואצלנו לא יהיו חברים אזרחים סוג ב'.

תודה רבה לשרה אורית מלכה סטרוק. חברי הכנסת, נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא מצליח להבין את הממשלה הזאת. להגיד על הממשלה הזאת ממשלה גזענית? היא מעבר לממשלה גזענית. ממשלה קיצונית? מעבר לממשלה קיצונית. מפלגת ש"ס, שיושבים כאן שלושה חברי כנסת, אתם יודעים איזו הצעת חוק אתם מביאים עכשיו? השר שלכם, שר הפנים? אתם מפלגה חברתית? אתם רוצים לנתק מים לאנשים. אתם יודעים כמה בתים ינותקו ממים אחרי החוק הזה? אלפי בתים. לא בית אחד ולא שניים ולא עשרה, אלפי בתים ינותקו ממים. אתם לא קראתם את החוק הזה?

זה נכון מאה אחוז. אתם מדברים על קרקע חקלאית, על כל בית ללא היתר. גם השרה שהציגה את החוק אמרה את זה. אם את לא יודעת לקרוא את החוק, תחזרי ותקראי אותו עוד פעם. השרה עצמה אמרה: כל בית ללא היתר ינותק ממים. חברי הכנסת, חברי הכנסת. אתם הולכים לנתק אנשים ממים. מספיק עם חוק קמיניץ, מספיק עם הגזענות הזאת. עברתם כל גבול. חברת הכנסת, יש לך רשות דיבור,

קראתי, ואני יותר ותיק ממך בכנסת.

קראתי את החוק. אתם תקראו את החוק, תבינו את החוק. שטחי מסחר, זה מה שאמרתם כשחוקקתם את חוק קמיניץ.

מספיק שאנחנו לא יכולים להתחבר לחשמל, מספיק שיש צווי הריסה של 300,000 ושל 600,000 שקל.

אתם גם כאן נותנים סמכות לרשות האכיפה במקרקעין לנתק ממים, הדבר הבסיסי ביותר? מקרקע חקלאית, מבית ללא היתר? אלפי בתים אתם תנתקו. הבושה, איך? אני מציע לחברי הכנסת מיש עתיד לא לצאת, להצביע נגד החוק הזה. חוק כזה אסור שיעבור במדינת ישראל. אנחנו נהיה יותר גרועים מדרום אפריקה, וזו הפעם הראשונה שאני אומר את זה. אתם לא מבינים איזה חוק גרוע אתם מביאים. אתם לא מבינים, אתם באים ומצביעים. אתם לא יודעים איזו סמכות יש לרשות האכיפה, אתם לא יודעים איזה טרור היא מפעילה. אני בא מהמגזר הדרוזי. אלפי קצינים ינותקו ממים, אלפי משפחות ינותקו ממים. אנשים שנותנים את הדם שלהם למדינה, תנתקו אותם ממים? מה, אתם לא מבינים? איזו ממשלה אטומה זאת, ממשלה שהורסת את המדינה. לא מספיק שהורסים את הכלכלה, חותכים את החברה לחתיכות, החברה הישראלית, באים ומביאים חוק גרוע כזה. אני מתבייש להגיד שיושב-ראש הקואליציה חבר שלי, שמסכים להביא בתקופה הזאת חוק כזה, בפגרה. אתם לא קראתם את החוק. אני קראתי את החוק. ברגע שאתה נותן סמכות לרשות האכיפה לנתק ממים, אני אומר לכם, אלפי בתים ינותקו ממים. זה מה שיקרה. זה מה שאתם עושים עכשיו. תתביישו לכם. תתביישו לכם. אפילו הבושה מתביישת בכם, ממשלה אטומה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב,

אני בחוק הבא. מוותרת. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אני מציע לך, יושב-ראש הקואליציה, למשוך את החוק הזה. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש.

לפעמים אדם לא יודע לתאר את העוולה. כמה הממשלה הזאת מוכנה ללכת בעוולות שלה נגד האזרח, לרבות האזרח הערבי? יש חוק קמיניץ, שכולכם יודעים כמה הוא נורא, אפילו ביטל את הזכות לפנות לערכאות, הכול החלטות מינהליות, קנסות של מאות אלפי שקלים והריסות.

שבא בתמיכה, זה חוק ממשלתי בתמיכת משרד הפנים, תקשיב, היושב-ראש, בתמיכת משרד הפנים, ואתם שם בש"ס, שאומר: מלבד ניתוק חשמל,

תעשו את זה כשחם, בקיץ, בחודשים כאלה, כמו שעשיתם במסאפר-יטא לפני חודש, כשאטמו באר מים באמצע הקיץ החם והלוהט. תגידו, אין שכל ישר? עד כמה אפשר להיות בוטים, גזענים, באופן הנורא ביותר? כל העמותות, כל האנשים המומחים לדבר, מתנגדים לחוק. מדובר בהחמרה של האכיפה והענישה על עבירות בנייה. ומה הכותרת? להגביר את יכולת השמירה של המדינה על מקרקעי ישראל באמצעות ניתוק מים. לתיקונים המוצעים יש אומנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל שטח המדינה, אולם אין להתעלם מההשלכות מרחיקות הלכת שלהן על האזרחים הערבים ואין להתעלם מההקשר, שבו עבירות בנייה שעוגנו לראשונה בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, חוק קמיניץ, אשר פגע פגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של האזרחים הערבים לקניין, לקורת גג ולכבוד, התיקונים האמורים, שממשיכים את המדיניות המתוארת, מוסיפים חטא על פשע וממשיכים מגמה של קריאה מטעה ומוטעית של המציאות, כולל התוכניות ביישובים הערביים. אין ספק שמצב התכנון בחברה הערבית הוא בכי רע בהשוואה לחברה היהודית. המדינה לא תכננה, לא אפשרה תכנון. כל פעם שמגישים בקשה לתכנון, לוקח שנים על גבי שנים, ואז גם לא מתכננים וגם מענישים וגם מחמירים את הענישה: פעם ניתוק חשמל ועכשיו ניתוק מים וגם החמרה בענישה. כמו בפשיעה: מדינת ישראל לא מטפלת בפשיעה, המשטרה הכושלת לא מטפלת בפשיעה, ואז שר האוצר מחרים או מקפיא את העברת הכספים לקורבן, לרשויות, שרוצות לטפל בפשיעה. איזה מעגל כספים? איזה ראש דפוק יש לכם? איפה האנשים, תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אני מבין שיש גזענים, שיש פשיסטים בממשלה, אבל אין אנשים סבירים בממשלה הזאת שיכולים לחשוב? שר הפנים, למשל, שר הפנים, הוא גזעני.

אני לא אומר שהוא גזעני. אם הוא הביא חוק כזה, הוא גזעני.

גם הוא הביא אותו. החוק הוא גזעני. תקשיב,

כל מי שתומך בחוק הזה, תומך בחוק גזעני, ואז הוא מדביק לעצמו את התווית הזאת של גזענות.

אני פונה אליכם, אני לא פונה לעוצמה יהודית: תקראו את החוק, תחשבו פעמיים. לא הכול קואליציה. (אומר בערבית ומתרגם:) הגלגל מסתובב. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אתם יודעים מה זה קיפוח והדרה, לא? אל תעשו את זה לערבים. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. האמת, כבוד היושב בראש, חברי כנסת נכבדים, אין מילים שיכולות לתאר לאן עוד אפשר לרדת נמוך.

על מה אנחנו מדברים? לא מספיקה לנו הקטסטרופה הגדולה של חוק קמיניץ, היום מביאים עוד מדרגה, אבל למטה: לחנוק את האנשים, להרוג אותם בחיים על ידי זה שמנתקים להם מים וחשמל. מים וחשמל, אתם שומעים? שישמע כל העולם: מים, שזאת זכות בסיסית, שזה דבר ראשון לחיים. האמת,

כמו כולם, מתפלאת שזה בא דווקא ממשרד שאמון עליו, הוא ממפלגה שאמורה להרגיש ולדעת מה זה קיפוח, מה זה מוחלשים. אתם עושים את זה, אתם הפנמתם את זה, אבל הפוך. אתם עושים את זה לאחרים, בעיקר לערבים. האם אתם יודעים שכדי לעשות תכנון ביישובים הערביים צריך פי שניים וחצי זמן מביישובים יהודיים? ולמה? כי הרשויות לא דואגות ולא אכפת להן וזאת החצר האחורית של המדינה. לא רק זה, הן מוכנות לדחוף עוד יותר ועוד יותר למטה. ואחר כך יבואו אנשים כושלים ויגידו: ערבי הורג ערבי. ערבי צריך קודם כול קורת גג, קודם כול בית, קודם כול מים לילדים שלו, וחשמל לזקנים, לחולים. אתם יושבים כאן וצוחקים כאילו שזה לא מעניין, לא מדבר. אני יודעת שהאוזניים אטומות והלב גם אטום, אבל די, מי שמצביע על הצעת החוק הזאת הוא כותב לעצמו במצח לא רק גזעני, אפילו יותר מזה, תולה אנשים בחיים. זאת המשמעות של החוק הזה ולא פחות מזה. אנשים שאין להם ברירה אלא לבנות בתים כי אין להם תכנון ביישובים שלהם, ואנחנו מדברים על רוב מוחץ של אנשים שבנו על חלקת אדמה שלהם, שרשומה על השם שלהם בטאבו. על מה אנחנו מדברים כאן?

פשוט מאוד, בושה וחרפה שאין כמותה. אין כמותה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי,

חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

מילא ממשלה פשיסטית, איפה יש עתיד? איפה האופוזיציה? אין עתיד. נכון, אין עתיד. גרמתם לזה שאין עתיד בממשלה הזאת. איפה מירב כהן? הייתה שרה לשוויון חברתי.

ניתוק מים. אתם מנותקים מהסבירות. ובכן, חברות וחברים, תשמחו לדעת שיש פה שם מהמם לחוק הזה: שמירה על מקרקעי ישראל. ממש ארץ ישראל היפה. חוק גזעני, מכוער, לא אנושי ושערורייתי ממדרגה ראשונה. רבותיי חברי הקואליציה, אני מניחה שאתם לא ממש בקיאים בעובדות הפשוטות. מדינת ישראל מונעת מהחברה הערבית לתכנן את היישובים שלה, לבנות דיור לגידול הטבעי,

הלך וירד בחברה הערבית עם השנים, להיות כמו הממוצע הישראלי באופן כללי. פשוט מנעה מהם, אז אין להם איפה לגור. נורא פשוט. אם הם עוברים לגור בערים יהודיות סמוכות, נזעקים מייד ואומרים: אוי ואבוי, אוי ואבוי,

ומייד מעבירים חוק ועדות קבלה שמרחיב את היכולת לא לקבל כל מיני אנשים לכל מיני יישובים. אבל אם אין להם ברירה והם, על קרקע פרטית שלהם, בונים לעצמם בתים, כי אין להם אפשרות לקבל רישוי, משום שאתם לא נותנים להם אפשרות לקבל רישוי, אז באים והורסים להם את הבתים האלה. עכשיו אתם מביאים חוק שמחמיר בהרבה את מצבם. לא רק שאפשר יהיה להרוס להם את הבתים, אפשר יהיה להרוס להם את הבתים עוד הרבה זמן אחרי שהם כבר גרים בתוך הבתים האלה. לא רק שהם ישלמו קנסות מופרעים על זה שהם בסך הכול רוצים מקום לגור בו, אלא שזה יהיה עוד יותר שרירותי, ולא תצטרכו לעבור דרך המוסד המכביד הזה, המציק הזה, בית משפט. החברה הערבית, החברה הדרוזית, החברה הבדואית, תבינו, בא חייל הביתה משירות בצבא ההגנה לישראל, שירות שאגב,

חברי הקואליציה החרדים שיושבים פה, לא טורחים לעשות,

ולא זו בלבד, אתם גם הולכים להעביר חוק שיפטור את כל הצעירים החרדים באופן גורף. לא משנה אם הם רוצים לשרת או לא רוצים לשרת, אתם תקבעו להם שהם לא ישרתו בצבא. אבל הצעיר הדרוזי, הבדואי, הערבי, שכן, הוא יחזור הביתה, אין לו מים.

וגם אם בנו לו איפה לגור, אז לא יהיו לו מים כי אתם תנתקו לו את המים, ולא יהיה לו חשמל כי אתם תנתקו לו את החשמל. ואם כבר איכשהו בכל זאת הצליחו לבוא ולגור, והוא נניח התחתן, ואולי יש לו איזה תינוק פעוט או תינוקת פעוטה והם גרים בבית, אז חודשים אחר כך אתם תבואו להרוס להם אותו. ואתם גם תגבו מהם על זה קנס, וגם את העלות של ההריסה, וגם לא תהיה להם באמת אפשרות לערער על זה. אבל השאלה האחרונה שלי אליכם, חברי הקואליציה,

היום אמר מפכ"ל המשטרה, שהמשטרה, כל זמן שהוא מפכ"ל, היא תציית לחוק. אמר השר שלכם לביטחון פנים,

שעם כל הכבוד לחוק, יש מדיניות ממשלה שצריך לציית לה. אז למה אתם מטריחים את עצמכם לפה באמצע הפגרה, לבוא, לחוקק וכל הדבר הזה,

אם בלאו הכי כל מה שאתם דורשים מהמשטרה זה לציית למדיניות הממשלה? תחליפו תכף את המפכ"ל, תביאו מישהו שעובד אצלכם ולא אצל הציבור הישראלי, בטח ובטח לא אצל ציבור לא-יהודי ישראלי, ותבוא לציון גואלת. האין זאת? תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברי הכנסת, האם אנחנו מבקשים סיכום של השרה? לא. תמה רשימת הדוברים.

עבר כבר. הקראנו את השם וסיימנו את רשימת הדוברים. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק מטעם הממשלה בקריאה ראשונה, הצעת חוק התכנון והבנייה, אבל נכנסתי, אז בחוק הבא תדבר, בחוק הבא תדבר. כבר סיימנו את רשימת הדוברים. אבל זה לא מקובל. על החוק הזה דווקא אני רוצה לדבר. אני באתי במיוחד. אני באתי במיוחד, חבר הכנסת עטאונה,

הקראנו פעמיים. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה הצבעה באצבעות, חברי הכנסת, ולכן תשאירו, חברי הכנסת, תהיו איתי דקה אחת. חברי הכנסת, דקה אחת להקשיב. ההצבעה תהיה בהרמת אצבעות, ולכן נבקש מחברי הכנסת שישאירו לפחות איזה מספר נורמלי סביר, בשביל שמזכיר הכנסת

אז לקרוא גם בשמות. נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג 2023. מי בעד? השרה סטרוק, מצביעה? מקוזזת. ההצעה להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג 2023, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. ש"ס, זאת הצבעה מבישה שלכם, חברי ש"ס. הצבעה מבישה. ניתוק ממים.

13 בעד.

חמישה מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון

באמצעות הוראת שעה למשך ארבע שנים יתאפשר מתן תמיכות לרשויות המקומיות המדורגות באשכולות 1 5,

לפי הסיווג החברתי-כלכלי שמפרסמת הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשם ביצוע טיפול במפגעי פסולת, הקמת תשתיות נאותות לטיפול בפסולת ומתן סיוע בהסדרת הטיפול השוטף ברשויות המקומיות לתקופה של עד שלוש שנים קדימה. תמיכת המשרד תתאפשר באמצעות שימוש באותם כספים של היטלי ההטמנה של קרן הניקיון להסדרת הטיפול השוטף. צריך לומר שאותן רשויות, אנחנו יודעות שבדרך כלל רשויות שאנחנו מוסיפים אותן,

קיימת בהן תשתית חסרה ביותר של אצירה,

איסוף של פסולת, שהרבה פעמים לא מספקת מענה מינימלי לצורכי התושבים, ובעבר בזכות אותה הוראת שעה ניתנו תמיכות כוללות לסיוע בהסרת מפגעי פסולת מהשטחים הפתוחים ומנחלים למערכי פסולת אזוריים, גם באמצעות האשכולות שבהם אנחנו תומכים, מתקני תשתית, ואנחנו באמת עובדים על זה ביתר שאת. האמת שצריך לומר, בתקופה האחרונה מנסים לייצר מין תדמית כזאת לממשלה, שהממשלה עסוקה בהרבה דברים חוץ מהטיפול בכל אזרחי מדינת ישראל. אז אני רוצה דווקא כאן להסביר לכם כמה אנחנו דואגים לאזרחי מדינת ישראל, גם בחוק הזה וגם בחוק הבא שאנחנו נעביר, ולספר לכם על אותו game changer שאנחנו עושים בטיפול בפסולת. זה לא סוד שמדינת ישראל טובעת בזבל. כשאני הגעתי למשרד ראיתי הרבה מצגות והרבה אסטרטגיות ותוכניות, צריך לומר, נהדרות, לטיפול בפסולת במדינת ישראל, אבל פתרונות אמיתיים לא נמצאים ולא קיימים. אין לנו מתקני קצה לטיפול בפסולת. יודעים את זה אותם אנשים ורשויות שמגיעים אלינו, גם מצפון וגם מדרום וגם מהמרכז. האמת שראיתי איזשהם מוחים ומפגינים שדיברו על איזושהי תוכנית הפרדה, להפריד את מדינת תל אביב משאר מדינת ישראל. אז רק כדי לעדכן, מדינת תל אביב מטמינה את הזבל שלה בדרום ומטמינה את הזבל שלה באזורים אחרים, ולכן צריך לומר את האמת, כולם שייכים לכולם ומשתמשים בשטחים של כולם, ובנושאים של הסביבה אין לנו גבולות ואין הפרדה, לא בין פריפריה למרכז וגם לא בין ימין לשמאל, וגם האמת היא שלא בין מגזרים שונים, מה שמנסים לצייר. אז כן, אני אגיד לכם שהאסטרטגיה המרכזית שאנחנו מנסים להוביל, חברת הכנסת, זה נורא מפריע.

האסטרטגיה המרכזית שאנחנו מנסים להוביל היא באמת מזבל לזהב, מפסולת לזהב, ולומר שאנחנו כמדינת ישראל שנמצאת אי שם בתחום הטמנת הפסולת, כ-80% מהפסולת של מדינת ישראל עדיין מוטמנים באדמה, וכדי לייצר את השינוי האמיתי צריך לעבוד ולייצר מתקני קצה, כי מתקני קצה הם לא בנמצא. סליחה, אפשר לבקש קצת שקט? חברי הכנסת.

אחמד טיבי ואימאן, זה בדיוק בשבילכם, החקיקה הזו שהיום אנחנו מקדמים, וגם העשייה. ובאמצעות קרן הניקיון, ובכלל מה שיש לנו במשרד, אנחנו הופכים את המשרד להגנת הסביבה, שהרבה פעמים הייתה לו תדמית של רגולטור ושל אולי מי שתוקע עשייה, למנוע כלכלי-חברתי חשוב, ואנחנו בדרך של הפיכת הזבל, הפסולת, לזהב. הכנסנו גם בחוק ההסדרים ובתקציב האחרונים הסדרה תעריפית לחשמל מפסולת. אנחנו הולכים להקים מתקני קצה לטיפול בפסולת בכל מדינת ישראל. חתמנו על אחד כזה שהתחילה העבודה שלו בשפד"ן, אנחנו בשבוע הבא מניחים אבן פינה באתר דיה באשכול, ואנחנו חתמנו על מכרז בנאות חובב למתקן השבה גדול שיהפוך פסולת לזהב, לאנרגיה. לאותה אנרגיה, אותו חשמל, ייצרנו הסדרה תעריפית מקרן הניקיון, כדי שזה יהיה כלכלי וכדי שזה יהיה ודאי וחשוב גם לאותם משקיעים. חוץ מזה אנחנו מייצרים מנגנונים של תמיכה במתקני קצה, גם במתקנים של זכוכית, גם במתקני מחזור שהופכים בקבוק לבקבוק, גם במתקנים נוספים של פסולת אורגנית. אנחנו דואגים לפסולת של מדינת ישראל כי אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לייצר הרי זבל נוספים כמו שיש לנו בחירייה. גם הר זבל כזה, עדיין גזי מתאן, שהם גזים מסוכנים, נפלטים מההר, והם לא טובים לבריאות התושבים. נושא חשוב שאנחנו גם מקדמים זה פסולת הבנייה שמושלכת בשטחים פתוחים של מדינת ישראל, פסולת שמגיעה גם מהמרכז לאזורים ולרשויות המקומיות ברחבי הארץ, פסולת בניין, מעל 1.5 מיליון טונות של פסולת פיראטית, בלתי חוקית, שנשפכת בכל הארץ, והעברנו את זה בחוק ההסדרים בקריאה ראשונה. זה חוק תקדימי שיעבור עכשיו, הוא בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, ואמור להסדיר את הטיפול בפסולת ואת הזריקה שלה בשטחים פתוחים. אני כן רוצה להגיד לכם שפה, בהיבטי הסביבה, שמרבים לתקוף אותנו לפעמים במקומות כאלה ואחרים, אני דווקא פה על הבמה הזאת רוצה להודות לבן אדם שתרם אולי הכי הרבה לאזרחי מדינת ישראל גם בתחום הגנת הסביבה, איש שהתעקש שהאוויר שלנו יהיה נקי יותר וגם איכותי יותר, למרות שהאופוזיציה דאז מאוד מאוד מאוד התנגדה, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו.

תקשיבי קצת, נלחם על מתווה הגז ביחד עם השר דאז שטייניץ והביא את הפחתת הפליטות המשמעותית ביותר. זה מהלך סביבתי וגיאופוליטי שחיזק את הקשר שלנו גם עם המדינות השכנות,

והפך אותו לאסטרטגי. זה מהלך שהביא, אחרי שכולם זעקו, ואם היינו כולנו שומעים לקולות האופוזיציה דאז היינו עדיין תקועים בעידן הפחם, עם עלויות גבוהות, כי מחירי הפחם עלו, ולא היינו מייצבים מערכת יחסים עם מדינות האזור או מפחיתים פליטות. ואחרי שכולם זעקו מאוד האמת הגיעה, והמדינה בורכה גם בנטורל גז,

שהוא גז מחצבים. אבל צריך לזכור שגם הגז הטבעי הוא גז פוסילי, והעתיד זה ההחלפה שלו באנרגיות מתחדשות, וזה העידן החדש שאליו מדינת ישראל צועדת, וזה המהלך הבא של מדינת ישראל, ואנחנו עובדים על זה בכל הזירות עם דו-שימוש, שטחים מבונים ופטנטים ישראליים ייחודיים. בעיית הרשת וההולכה זו לא בעיה שקיימת רק במדינת ישראל, היא קיימת בכל העולם, ולכן אנחנו באמת רוצים לבזר את האנרגיה שלנו, את האנרגיה המתחדשת, ולהשתמש בדו-שימוש ושטחים, גדרות על יישובים, על בתי עלמין ועוד. בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, נלחם על מתווה הגז אל מול כולם, וכמו תמיד, בידיעה אמיתית שזה הופך אותנו ליעד אסטרטגי מרכזי בעולם, להכנסות משמעותיות ולהפחתת פליטות ושמירה על הגנת הסביבה וזיהום האוויר, ואם לא היינו שם היינו היום בעידן פחם. זה מהלך אסטרטגי וסביבתי. אז אני רוצה מכאן להגיד לראש הממשלה תודה, ולהגיד לו: תמשיך להילחם על יוקר המחיה ועל העבודה המדהימה שהממשלה הזאת עושה, שר אחד שנמצא ופותח לנו עכשיו יחסים עם מדינות אסיה השכנות, שר שני,

למה את רוצה לריב? לא צריך לריב, אפשר להגיד את האמת בלי לריב.

אז לא צריך לצעוק. אני מדברת, אומרת את האמת. את יכולה להקשיב. לא חייבים לריב. אז אני חייבת להגיד שגם אז מפלגת העבודה, שכל כך התנגדה, ושלי יחימוביץ' האמת, מה לעשות, לאורך שנים מוכיחה את עצמה, ואנחנו כרגע בעידן חדש של אנרגיות מתחדשות, ואנחנו גם על זה עובדים מאוד מאוד קשה, וגם את זה אנחנו נציג. אז מכאן על הבמה הזו אני רוצה להודות לראש הממשלה, שנותן תמיכה אדירה לעשייה הגדולה של המשרד, של להפוך את הזבל לזהב ולהפוך את מדינת ישראל לקטר ולמנוע כלכלי-חברתי גם בתחומי הסביבה, ועל הקשרים שאנחנו מפתחים עם כל מדינות האזור וההסכמים שאנחנו חותמים איתן. זה דבר קריטי וזה דבר חשוב.

וכמה שיבואו וירצו לומר לנו שאנחנו לא עובדים, אנחנו נוכיח לאזרחי מדינת ישראל שהעבודה שלנו לא רק טובה, אלא ברוך השם הקדוש ברוך הוא איתנו, והיא גם עבודה מבורכת, כי מדינת ישראל, כמה שינסו להכפיש אותה וכמה שינסו לפגוע בה מבפנים, התברכה, כי אנחנו אזור מבורך ומקום מבורך, והקדוש ברוך הוא, צריך לומר, עם המדינה הזו ועם העם הזה.

אז כדאי מאוד שגם אלה שמנסים להלהיט מבפנים ולעשות את החיים, גם מבחינה כלכלית בעולם, קשים יותר, הקדוש ברוך הוא מתנגד לניתוק אנשים ממים. ניתוק אנשים ממים, ממים. אתם מנתקים אנשים ממים, יא מנותקים.

בסוף המדינה הזו, הכלכלה שלה עצמאית והיא משובחת,

אז תודה רבה, ואנחנו נשמח בהצבעה שלכם על חוק

המקומיות הדרוזיות מתחילת השנה עד עכשיו? אפס תקציב. אפס תקציב.

בממשלה הקודמת, אני כשר במשרד האוצר הצלחתי להעביר 2.4 מיליארד שקל לרשויות המקומיות הדרוזיות, ואתם לא מצליחים להעביר 200 מיליון שקל לרשויות המקומיות הדרוזיות? אתם באים ומדברים ואומרים שארגוני הפשע השתלטו. הרי אם שר האוצר היה יושב עם האנשים שלו, אנשי המקצוע שלו במשרד האוצר, היה מבין שמה שאנחנו מעבירים ואתם צריכים להעביר זה מענקי איזון, וכשאתה מחלק את הכסף לפי יישובים זה יוצא, אני אגיד לכם, יישובים קטנים לא יגיעו למיליון שקל, יישובים גדולים יגיעו אולי ל-3, 4 מיליון שקל. זה הכסף שאמור לעבור, זה הכסף שאמור לשלם את המשכורות של האנשים, לפנות את הזבל, לנקות את היישוב. זה הכסף הקטן שצריך לעבור לרשויות. אבל אתם ממשלה שבאים, מנתקים ממים וגם מנתקים אותם מהחמצן, מהתקציבים שלהם. איזו ממשלה אתם, שאת האזרח שלכם לא רואים? את הדרוזי שנותן את הנשמה שלו למען המדינה אתם לא רואים ואתם לא מסוגלים לראות, כי אתם אטומים, אתם סגורים, אתם קיצוניים, אתם מסתכלים על כל אחד ואחד במדינת ישראל שלא מגיע לו כי הוא לא שייך לכם אז לא יכול לקבל. ממשלה גזענית קיצונית. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אין לך מה להגיד על העיתונאית השקרנית נריה קראוס, ששיקרה שבמטוס,

ששיקרה שבמטוס חרדי עיכב את הטיסה כי היא לא רצתה לזוז. איך אני אוהבת את הפייק הזה, אני לא יכולה לדבר, אני מצטערת. תודה רבה, חברי הכנסת. שלוש דקות לרשותך.

אין על השרה סילמן, איך היא אוהבת את עם ישראל, את אלוהים. אין, אין, איך היא אוהבת את הסביבה. חלום של דבר. היא מתה על זה. הסביבה של השרה סילמן היא סביבה שבה גברים ונשים חייבים להיות בנפרד. נשים לא יכולות להתקרב לאיפה שגברים נמצאים כי זה חלילה מטמא להם את הסביבה. הם לא יכולים לראות בעיניים שלהם, אנחנו לא יכולים בעיניים שלהם לראות נשים, כי זה יצר, זו ערווה, זה כל מיני דברים מאוד קשים. לכן השרה סילמן מקדמת הפרדה בין גברים לנשים במשאבי הטבע, הכי הכי הכי ארץ ישראל שלנו. אמרו לי שגם באיטליה יש חופים נפרדים. אבל מה שיפה זה שההפרדה, שיגעון, טירוף ההפרדה בין גברים לנשים, הוא לא עוצר הרי בפיילוט, הוא בא לידי ביטוי בזה שב-2 באוגוסט ילדה בת 14 רוצה לעלות לאוטובוס במכמורת והנהג צועק לה: תראי אותך, עופי מכאן. ב-6 באוגוסט, אחיות שנוסעות לחופשה בים המלח, חבורת נערים יורקות עליהן ואומרת: זה לא נעים לי איך שאת לבושה, תיכנסי לסוף האוטובוס. יורקים עליהן, כן. ב-9 באוגוסט צעירה שרצתה לנסוע לים בתל אביב ננזפה על ידי הנהג: תשימי עלייך חולצה, את לא יכולה להסתובב ככה, בגלל שהיא לבשה גופייה. ב-12 באוגוסט צפי ארז, בת 88, קשה לי להאמין שהיא לבשה גופייה, עלתה לאוטובוס בגבעתיים, רצתה לברר אם הוא מגיע לקופת החולים. הנהג לא ענה לה. היא חשבה שהוא לא שומע טוב, הוא שמע מצוין, הוא רק לא מוכן לדבר עם נשים. ב-12 באוגוסט הילה פלג הורדה מהאוטובוס באשדוד: את לא יכולה לעלות, הקו לגברים בלבד, זה של החרדים. היום זה בנים, מחר זה בנות, מחר תיסעי לאן שאת רוצה להגיע. ב-13 באוגוסט חבורת בנות 15 בדרך לכינרת נדרשו לעבור לסוף האוטובוס ונתנו להן שמיכות כדי להתכסות, שחס וחלילה לא יראו את הדבר הזה,

לא ידעתי שלגברים אין גוף. אבל היפה זה מה שאמרו להן: החינוך שאתן גדלתן עליו זה החינוך הכי גרוע שיכול להיות. זו מדינת היהודים ופה את חיה ואת צריכה להבין את זה. את צריכה להבין,

שהמקום שלך זה בסוף האוטובוס, זה מאחורנית, זה ביום נפרד, בשעות אחרות, בקוד צניעות אחר, במקצועות אחרים. בכלל, מי את שתפתחי את הפה שלך? אם זאת המדינה היהודית, קשה לי להאמין שנשים ירצו לחיות בה. אבל יש לי חדשות בשבילכם: זכר ונקבה ברא אותם. נעים להכיר, שוויון. אנחנו עובדות על זה, אנחנו נלחמות על זה הרבה מאוד שנים, ואין בדעתנו להפסיק. זה מה שיהיה כאן, חברות וחברים,

גם לנשים וגם למי שלא יהודייה או יהודי, רחמנא ליצלן. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כרגע אתם העברתם הצעת חוק מאוד גזענית, שאין לה שום מקום במדינה ראויה, במדינה דמוקרטית. הצעת החוק שאתם העברתם באה במיוחד כלפי האוכלוסייה הערבית, לנתק חשמל ומים אתם מציעים, וגם מציעים לשנות את אופי הגבייה של הקנסות. אתם לא שאלתם את עצמכם למה באוכלוסייה הערבית יש בנייה ללא היתר? אנחנו רוצים לבנות עם היתר. אתם יודעים של-57% מהמועצות המקומיות הערביות אין תוכנית מתאר מפורטת כדי שהאזרחים והתושבים שלהן יכולים להנפיק היתר בנייה? אתם מביאים הצעת חוק של תכנון ובנייה, אין שום קשר בין תכנון ובנייה להצעת החוק הזו. הצעת החוק הזו היא הצעה גזענית שבאה בעיקר להרוס. כשמדברים על שינוי

גביית הקנסות, רוצים להעביר את זה מהליך אזרחי בבתי המשפט כך שכל פקיד, שכל פקח של רשות האכיפה יכול להסתובב בכל יישוב ערבי ומייד להוציא גם קנס וגם להעביר אותו ישירות למרכז הקנסות וגם לגבות. אי-אפשר במדינה מתוקנת שיכול להיות דבר כזה. אני רוצה להביא לכם דוגמה: בימים אלה, לפני שבוע, המדינה צריכה לעמוד ולהסתכל ולהתחיל לתכנן לאנשים האלה. כשמדברים על חוק התכנון והבנייה באים לכפר שלם, לכפר לא מוכר ליד דימונה, קוראים לו ראס ג'ראבה, ובהחלטת בית משפט רוצים לפנות 500 תושבים, שהוויכוח בין התושבים למדינה, השופט בבית משפט השלום מודה שההתפתחות והמגורים הם משנת 1978, לפחות 40 שנה. באים להעביר את התושבים בראס ג'ראבה, ולאן רוצים להעביר? לשום מקום, ובמקום התושבים האלה להרחיב את העיר דימונה. עוד שכונה לדימונה. מי שהיה בדימונה,

זה לא מקום מבוקש, ואנשים יהודים לא באים לשם. אבל רוצים להרחיב את השכונה, להקים שכונה חדשה ליהודים במקום הערבים.

בכל מקום אחר בעולם, כולכם אחד-אחד, צועקים,

איך מעבירים יהודי בצרפת ורצים לשים במקומו מישהו אחר?

בהצעת החוק הזאת אתם מבדילים בין אזרח לאזרח. בהצעת החוק הזאת אתם מצביעים לנתק מים וחשמל לאנשים שאין להם שום אפשרות להוציא היתר. בנגב 150,000 תושבים מנותקים מחשמל. תתביישו לכם. במקום איך לחבר את האנשים האלה לחשמל, ילדים, אתה מעבירים הצעת חוק איך לנתק. תתביישו לכם. תודה רבה לחבר כנסת עטאונה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת.

שלום לאזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להסביר מה זה דיפ סטייט. אם אנשים לא מבינים מה זה, אני אסביר לכם את זה עכשיו. דיפ סטייט זה שלטון צללים, זה שליטה נסתרת ברעיונות שמוטמעים במקומות השונים, באינסטנציות הבכירות. זה מגיע לפקידות השלטונית הבכירה ביותר, זה מגיע לצמרת צה"ל. מה אומר הדיפ סטייט? אנחנו מטמיעים בין השאר רעיונות שמאל בדרכים מאוד מתוחכמות, כך שתהיה שליטה לשלטון הסתרים, שלטון הצללים, במקומות הבכירים ביותר במשק. אנחנו מגיעים למצב שהדיפ סטייט חדר מזמן לפקידות השלטונית הבכירה ביותר, ופקידות שלטונית, אני אומרת כאן לכל מיני אנשים שלא יודעים מה זה פקידות שלטונית, פקידות שלטונית זה גם מערכת המשפט על כל גווניה, זה גם הפרקליטות על כל גווניה. כשאני אמרתי שהדיפ סטייט חדר לשורות הצבא, אני מבהירה לכם את הדבר הבא: אנחנו מגלים שבשבוע שעבר באוניברסיטת חיפה פורסם שקף, הדמיון השווה בין הציונות הדתית לחמאס. שם לומדים קורס מג"דים מטעם הצבא. זאת דרך מתוחכמת של קרן וקסנר, שאנחנו פשוט באדיבותנו הגענו למצב הזה, מטמיעים רעיונות שמאל קיצוניים על דרך לימודים באקדמיה לקצונה הבכירה ביותר בצה"ל. אנחנו גם שומעים בקורס מ"פים, מגיע איש אקדמיה שמדבר נגד הרפורמה המשפטית. אני נותנת לכם פה קצה-קציה של דוגמת דיפ סטייט, איך היא במדינת ישראל. אז דמות הדיפ סטייט מתקבלת באופן הבא, תבינו, זה הטמעת רעיונות שמאל עמוקים מאוד בדרכים סופר-מתוחכמות, וזה נעשה במשמרת של ממשלות ימין, כי עד שאני קוראת לזה בפה מלא זה לא נאמר. זה בכל מיני, זה סוד גלוי, תבינו. אני מקבלת מידעים מתוך הקורסים, מתוך המקומות, מתוך העברת האינפורמציה הזו, ואנחנו מגלים שלא משנה אם יש שלטון ימין, זה חסר משמעות, אם הפקידות השלטונית היא פקידות שמאל באשר היא פקידות שמאל, לא משנה איפה. עכשיו קבלו מה שאני מספרת לכם, שזעזע אותי: ביום שבת שעבר יצאה הודעת דוברות של דובר צה"ל, "על פי מקורות פלסטיניים". דובר צה"ל לא מדייק את המידע שלו עם דובר יהודי, מתיישב כזה או אחר.

אני מגלה שיש ערוץ דוברות ישיר בין פלסטינים טרוריסטים לדובר צה"ל, ודובר צה"ל, שאמור לדעת מה זה מקור מודיעיני, חייב לדייק אותו ולהצליב אותו. במשך שעות, שבת שלמה, מוטמעת העובדה הבאה: יהודים נכנסו לכפר של פלסטינים ורצחו אחד מהם. על יסוד הידיעה הזאת,

של דובר צה"ל, על פי מקורות פלסטיניים. ואז אנחנו מגלים שיש יהודי מתיישב מרוצץ גולגולת, שמוחו מפוצפץ ופתוח, שהגן על עצמו וירה במי שביצע בו פעולת טרור ואיבה.

פלסטינים עצורים?

חשש לשיבוש הליכי משפט? כשמדובר בפלסטינים עצורים,

חשש לשיבוש כשמדובר ביהודי,

להיות יהודי מתיישב ביהודה ושומרון זו עילת מעצר,

ואנחנו הובלנו, דובר צה"ל, באמירה הזו שלו, שינה את דעת הקהל, השפיע על דעת הקהל, הוביל למעצרם של שני יהודים מתיישבים שהגנו על עצמם, ואתמול האחרון שבניהם שוחרר. תבינו שעומק הדיפ סטייט נלמד ונוצק גם בהליכי המעצר. בקשת רשות ערעור לעליון, שלא קיימת לאדם רגיל אם הוא רוצה לערער פעם נוספת. אתם בכלל לא מבינים את זה, אני אעשה לכם את זה היום בנאומים שלי פעם אחר פעם.

עומק הדיפ סטייט מונע שלטון ימין. זה לא יקרה. דובר צה"ל יוצא נגדי ואנשים רבים יוצאים נגדי כי אני מציבה להם מראה. אני רואה לכם את התחכום של הטמעת הרעיונות האלה במקומות החזקים ביותר במדינת ישראל. תודה רבה, תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להוסיף. מה עוד עושה החוק הזה? לא רק ניתוק מים בנוסף לחשמל, גם ניתוק טלפון.

הצעת החוק מבקשת להסמיך את הרשות לאכיפה במקרקעין להורות על ניתוק מבנה מתשתית החשמל, המים או הטלפון במקרה של סטייה מהיתר הבנייה. גם טלפון.

מילא הפשיסטים. יש בש"ס פשיסטים, לא?

אז איך מצביעים על חוק כזה? השאלה מה ההגדרה של, איך אתם מצביעים על חוק כזה, ריבונו של עולם? ניתוק מים, ניתוק חשמל, ניתוק טלפון. אנשים בדרום צריכים תנאים בסיסיים של חיים, כמו שתיאר יוסף עטאונה. אין גבול, אחמד טיבי? גם בכפרים הלא-מוכרים, אבל לא, לאחרונה יש אפילו, גם, שבע. רשויות שגילו הבנה שצריך לחבר גם יישובים לא מוכרים למשהו בסיסי, כדי שאנשים,

גם מוכרים, גם כפרים לא מוכרים. כל היישובים צריכים. יש החלטת ממשלה שמדברת על הצורך לגלות הבנה ולחבר גם בתים לא מוכרים.

הבעיה היא התכנון והבנייה במדינת ישראל, שהוא תכנון אידיאולוגי. הוא oriented ליהודים, לא לערבים, ואז הערבים לא יכולים להתפתח, וכשהם בונים, כי גם הערבים צריכים לבנות,

מגורים, והם צריכים מים, חשמל וטלפון. ואז באים היהודים ומפסיקים להם את המים, החשמל והטלפון. יהודים מפסיקים מים, חשמל טלפון לערבים. הממשלה הזאת היא ממשלה שלכם, יהודים, אתם מפסיקים מים, כולל יהודים דתיים של ש"ס. אני אומר לכם, תחשבו,

אני לא מדבר לעמית הלוי, תחשבו עוד פעם על הצעת החוק הזאת. זאת קריאה ראשונה, תפעלו לעצור את ההצעה הניאו-נאצית הזאת. כאשר לקולקטיב מפסיקים מים, חשמל וטלפון, זה כאילו גרמנים מפסיקים ליהודים. חבר הכנסת אחמד טיבי.

תצלומי אוויר עושים בכל חודש בעיקר, ב-95%, רק ליישובים הערביים. תצלומי אוויר. ואז רשות האכיפה באה להרוס. אבל רשות האכיפה היא לא ועדת תכנון. איך אתה נותן סמכות, גם רשות האכיפה, גם לנתק מים, חשמל וטלפון. זה לא הולך ביחד, זה שינוי דרסטי של החוק.

זה עבר בקריאה ראשונה, ומי כמוך יודע מה טבעם של דברים בוועדות לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית. הבעיה היא שאתם הבאתם את החוק. לא צריך להביא חוק. אתם הבאתם את החוק. זה לא חוק של עוצמה יהודית, זה חוק שלכם.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה.

אמרה: זה בשבילכם, אחמד ואימאן. אמרתי שתקשיבו, כי זה גם בשבילכם. אנחנו מקשיבים טוב, הם אפילו יודעים לקרוא עברית,

ומבינים ומוכנים מלפני. לא, היא לא צריכה עזרה.

לצערי הרב, ביישובים הערביים חיים בתוך הזבל. ולכן על דברים שיכולים להיטיב עם אנשים, ולא משנה מה ואיזה סוג של אנשים, לאן הם שייכים, אנחנו נצביע כמו שצריך. אבל אני רוצה להגיד לך שגם החוק שהיה לפני כן הוא לערבים, הוא מיועד לערבים. את יודעת כשרה שבחברה הערבית צריך להוציא בכל שנה בממוצע קרוב ל-12,000 היתרים. וכמה נותנים? אפילו לא 5,000, זה 4,940 ומשהו היתרים. אז מה אתם מצפים מהאנשים, שיקברו את עצמם בחיים? לאן עוד אפשר להגיע?

אני מצטרפת להצעה של חברי אחמד. באמת, מי שלא הבין את הגודל של האכזריות והפשיזם שבחוק הזה והבין את זה עכשיו, מוטב שהוא יעשה חשבון נפש ויעצור את זה מיידית ולא ייתן לזה להימשך. וכן, אני פונה אליכם, החברים בש"ס. אתם יודעים מה זה קיפוח, מה זה להיות מוחלשים, מה זה להיות מודרים. אנחנו כבר לא מדברים על מותרות, חבר'ה, אנחנו מדברים על מים, מים כמצרך בסיסי. ומה אנחנו נותנים בהצעה הזאת? נותנים לפקידים. הם יכולים להסתובב ביישובים ולהוציא החלטות מיידיות ולפזר אותן לאנשים, ושאנשים יסבלו, גם כלכלית וגם בחיים הפרטים שלהם, כשאין להם את הבסיס המינימלי. ובסוף תבואו ותגידו: למה יש פשיעה בחברה הערבית? אני אגיד לכם למה, כי לא רק שאתם דוחפים אותם לשם, אתם שותפים בזה שהם שם.

אתם לא נוקפים אצבע במה שנעשה שם. תודה רבה. 146 נרצחים בשנה הזאת, ובהם כמעט שליש צעירים, צעירים שאין להם תעסוקה, שאין להם מסגרת לימודים.

ובכל זה, אתה, השר הנכבד שנכנס למליאה, הגזען,

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. מקפיא את התקציבים של החינוך ושל הצעירים הערבים.

סיימת כבר לפני חצי דקה, אם לא יותר. מה המסר? מה המטרה? אנחנו יודעים מה המטרה, אבל תגיד את זה בפנים, תגיד את זה לפני כולם. זה מה שאתה. זה מה שאתם.

מי שמסכים עם ההצעות האלה הוא באותה גרסה, באותה קטגוריה של השר הגזען והפשיסט. תודה, תודה רבה. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את השהות של השרה המהוללת,

הייתי טובה? השרה לחיסול הגנת הסביבה. אני רוצה שתסבירי לנו כאן למה טסת למרוקו פעמיים בחודש על חשבוני ועל חשבון משלמי המיסים. אני רוצה שתסבירי לי למה את נוסעת בסופי שבוע, אם את דתייה ואת לא עובדת. אני רוצה שתסבירי לי למה את חוזרת מטיול שעולה לנו 240,000 שקל, 60,000 דולר כל מסע, ואז בסוף, אני יודעת שאת שומעת, למרות שאת מדברת שם במקביל,

ידעת להעיר לי, תסבירי לי איך את חוזרת ממרוקו וכותבת את הפוסט. אני מאמינה שלא נחשפתם, אז אני אקרא לכם: יעבור עוד זמן רב שעד אצליח באמת לעכל את המראות,

הטעמים והריחות מהביקור המרגש במולדתם של אבי ואימי, והיותי חוליה בשרשרת הדורות המהווה גשר בין המדינות. אני מוצפת בהתרגשות ומודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי לבקר במרוקו, ארץ הולדתם של הוריי, בתור שרה בממשלת ישראל, כתבה השרה בהודעה לתקשורת, וכמובן צירפה פה תמונות. מה זה החוצפה הזאת? למה את נוסעת על חשבון אזרחי ישראל לטיול שורשים במרוקו? אל תדברי איתם עכשיו, תקשיבי לי. איזו בושה את. בשביל זה את שרה להגנת הסביבה? לא, זה מכעיס אותי. זה מכעיס אותי. את נוסעת על חשבון משלמי המיסים לטיול שורשים?

ולמה את לא חושפת את הלו"ז שלך, של הביקור? מה קרה?

ישבת פה ודיברת על הדיפ סטייט, נשרפו לי האוזניים ולא אמרתי מילה. אבל את לא צעקת. את רוצה לשמוע, אבל אני מקשיבה לך.

שבו את משסה נגד צבא ההגנה לישראל. ישבתי כאן ולא הפרעתי, כי אין לי ברירה. אבל שהשרה, שאנחנו משלמים לה משכורת, תבוא ותסביר לציבור איך היא נוסעת למרוקו פעמיים בחודש בלי לחשוף את הלו"ז שלה, בלי לעשות פגישות, להישאר בסוף שבוע, לשלם איזה 240,000 שקל, 60,000 דולר לכל טיול. לפיד היה נוסע ליום אחד וחוזר, ואללה, באב אללה מה שפתחתם פה.

ואתם כולכם שותקים, שותקים. אל תגיד לי "בואי, מירב". את, בושה וחרפה שאת בכנסת. את, בושה וחרפה שאת שרה. את תבואי ותסבירי לציבור למה את מטיילת על חשבונו ולמה את לא אומרת איפה את. אתם, כמובן, מה אכפת לכם? אבל זה גם על חשבונכם. איזה מין חוצפה ששר נוסע בלי לחשוף לו"ז? איזה מין חוצפה ששר עושה טיול שורשים? מה זה החוצפה הזאת? הכול מותר? בטוחה שלקחת איתך גם את הילדים, גם לטיול בניו יורק בסנטרל פארק.

מילא אם היית עושה משהו, אבל את גם מחריבה את המשרד. אבל זה היה על חשבונה.

תודה רבה לחברת הכנסת,

בואי, לצערי, יש פה מה שנקרא, תודה רבה. את הלכת ועשית כאן נאום מזעזע, מזעזע. את הולכת ואת נכנסת בצה"ל, שזה בושה וחרפה. תודה, מירב בן ארי.

אבל אני אומרת: זו הזכות שלה לדבר. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה. אבל למה שרה נוסעת על חשבון אזרחים ולא מספרת איפה היא הייתה.

תודה רבה.

האם יש צורך לסכם? את. אבל אם כן, אפשר הצבעה.

היא מושחתת. אבל היא יצאה על חשבונה. שתבוא ותגיד מה היא עשתה פעמיים בחודש במרוקו. את נוסעת למרוקו פעמיים בחודש? איזה שר נוסע פעמיים בחודש? איזה שר כותב פוסט על טיול שורשים? את לא חייבת גם לסכם. אבל היא הלכה על חשבונה.

על חשבונה.

האם אפשר לקבל קצת שקט במליאה? תודה. תודה על השקט במליאה. מכיוון שקראו בשמנו, קודם כול, אני חייבת להגיד, בטח, תגיבי.

בתור שרה, לעשות סיורי עבודה בכל העולם, אבל חס וחלילה לא במקום שבו ההורים נולדו, כדי שזה לא ייקרא ביקור שורשים. מירב, לא, אנחנו לא יורדים לרמה שלא ברמה שלנו.

למה על חשבוני? אבל הייתה נסיעת עבודה, ואז היא גם רשמה שההורים שלה נולדו שם. איפה הבעיה?

שתחזור לארץ.

יש כאלה שעדיין לא היו שרים ולא יודעים שאי-אפשר לצאת סתם מהמדינה,

ואי-אפשר לעשות שום דבר ללא היועץ המשפטי של המשרד. ויש יועצת משפטית לממשלה, וברוך השם, יש מספיק יועצים משפטיים שכולנו כפופים אליהם, וכל דבר שלנו עובר אישור. האמת שאנחנו מה זה שמחים לנסוע ולייצג את מדינת ישראל כשצריך,

ולעשות עבודה מדהימה ביחד עם המל"ל, שאני בטוחה שאת התוצאות של חלקה אתם כבר רואים היום ואת התוצאות של חלקה אתם תראו בעתיד. היו מים במרוקו? יש מים? שתי פגישות.

לא צריך לצעוק. דברי חכמים בנחת נשמעים.

אז אנחנו עושים עבודה שהיא עבודה אמיצה למשרדים שלנו, וכמה שינסו להגיד כאילו אנחנו לא עובדים, בשביל מה?

וכאילו כולם פה מטיילים, אז גם ניר ברקת, שנמצא עכשיו בחו"ל,

לא לצעוק.

לצעוק, לא לצעוק. עזרתי לה להיות יו"ר קואליציה, את לא עזרת בכלום. את בעיקר צועקת עכשיו. לא לצעוק, לא לצעוק. הכול בסדר. את יכולה לשבת. את לא חייבת לצעוק.

תגידי לי לא לצעוק, דברי חכמים בנחת נשמעים.

לכן אנחנו יודעים שהכול נתון ליועצים המשפטיים. אנחנו לא עושים שום דבר על דעת עצמנו. הייתי שמחה וגאה ללוות את המל"ל ולהיות שותפה, בעצם מרכזית, בפרויקט שלו במרוקו, ובאמת נסענו פעמיים לנסיעות קצרות. ומה לעשות, כשהפגישות נגמרות ביום שישי בשעה מאוחרת ואין טיסות לארץ, אז נשארים שם גם שבת. אבל, רחמנא ליצלן, להגיע לבית עלמין יהודי, להשתטח על קברי צדיקים של זהות יהודית ומסורת יהודית כשאנחנו כבר נמצאים שם, את זה אסור לעשות, אסור לבקר בקהילה היהודית דקה לפני שאנחנו ממריאים לארץ,

אסור להיפגש עם האנשים שלנו שעושים לנו כבוד ועומדים איתן בגולה ומביאים בשורה אמיתית של זהות יהודית מכילה, שותפות אמיתית, ואנחנו עושים איתם עבודה מעולה. האמת היא ששום דבר, כי אסור לנו, לא על חשבון המדינה. וכל מה שעל חשבוננו אנחנו משלמים וגם הכול נמצא בחופש המידע, כולל כל הפרטים, וכולם מוזמנים לגשת ולחפש. אנחנו פועלים אך ורק על פי חוק, כי, אתה יודע, סגן היושב-ראש, מנסים לצייר את הכנסת הזאת, ובכלל את הממשלה הזאת, כממשלה שלא עובדת. אז אם שאלה חברת הכנסת מה אנחנו עושים במשרד להגנת הסביבה, אז בואו ותקשיבו מה אנחנו עושים. אנחנו אישרנו את התקציב הגדול שהיה למשרד להגנת הסביבה לשנים 2023 ו-2024 עם הקצאת 510 מיליון שקלים לטובת מיזמים ייחודיים בסביבה. אנחנו נאבקים בשרפות הפסולת הבלתי-חוקיות בשטחי יהודה ושומרון, ביישובים הפלסטיניים ששורפים את הזבל שלהם, והאוויר השחור הזה, המזהם, שרק לפי מחקרים שיצאו לאחרונה הם מסרטנים וילדים שם נפגעים, אנחנו מטפלים בהם. מיפינו 123 אתרים פיראטיים, בלתי חוקיים, ביהודה ושומרון, ולקחנו אחריות על 33 אתרים, ואנחנו יודעים להגיע איתם להסדרה ואנחנו משנעים להם את הפסולת ומטמינים אותה או/ו מעבירים אותה למתקני קצה באופן מסודר. העברנו הצעת מחליטים חוצה גבולות, הצעת החלטת ממשלה, שהקצינו לה מעל 17 מיליון שקלים,

לדאוג למי שנמצאים בשטחי יהודה ושומרון, שטחי A, B ו-C. כי בסביבה אין גבולות, והנחלים שמזדהמים הם של כולנו, והאוויר המזדהם הוא של כולנו, אותם ילדים בכפר סבא ובראש העין שואפים עשן שחור, סמיך ומחניק. אנחנו תומכים בהקמת יישובים חדשים. כן, זו ציונות וזו לאומיות. ומה שלא עשו בממשלות קודמות, שהם רוצים להתנגד לה, אנחנו עושים עכשיו ביישוב חנון, ברמת ארבל ובמקומות נוספים.

פתחנו לקהל הרחב את הגן הלאומי סוסיתא, והבאנו הצעת מחליטים גדולה על גן לאומי סבסטיה, בירת ישראל בשומרון. אנחנו גאים בזה, כי זו הזהות שלנו וזה הבסיס שעליו אנחנו כמדינת ישראל חיים.

כחלק מאסטרטגיית המשרד, פעם ראשונה הגדרנו את השלטון המקומי והאזורי כאסטרטגיית היעד וקהל המטרה. אנחנו מדברים איתם, ואנחנו נמצאים ברשויות, ובאים עיתונאים ואומרים: אתם נמצאים רק ברשויות של הקואליציה. ממש לא, אנחנו ברשויות של הקואליציה ושל האופוזיציה וברשויות הערביות. חברי הכנסת הערבים אצלנו השבוע בשולחן עגול, השבוע או בשבוע הבא, מתי שקבענו איתם, כדי שגם הם ידאגו לאסטרטגיית הפסולת שלנו בחברה הערבית, התוכנית שלא לקחנו ממנה שקל ורק הוספנו עוד 275 מיליון שקלים כדי לתמוך בפסולת ובפינוי שלה בחברה הערבית. אנחנו תומכים בפתרון של המצוקים בכל מדינת ישראל, ואנחנו הולכים להעביר החלטת ממשלה על הגנות ימיות. אנחנו שמנו את ים המלח על המפה, וכחלק מתום הזיכיון, אנחנו מנסים כרגע באמת להתמודד עם ירידת המפלס של ים המלח וגם לדאוג לתנאים הסביבתיים בסוף הזיכיון, הראשונים ששמים את ים המלח על המפה ואומרים שהם ידאגו לו כאסטרטגיה של משאב טבע אמיתי במדינת ישראל. אנחנו תקצבנו את הרשויות במגזר הערבי, גם כחלק מהתוכנית של תקאדום, 550 מיליון שקלים, ואנחנו עושים הכול כדי שהכסף יגיע ליעדו, לא כדי שיהיו קבלנים ואנשים שיזכו במכרז ובסוף לא יפנו את הפסולת והיא תבער בערים האלה, כמו טייבה וכמו זרזיר, אלא אנחנו משקיעים 275 מיליון שקלים לטיפול בפסולת ואנחנו עושים את זה בשילוב של נציגים מהחברה הערבית כדי שהדברים יקרו בשטח הלכה למעשה. אנחנו השקענו בתוכניות של חינוך סביבתי כדי שלכל הרשויות המקומיות יהיה חינוך סביבתי, גם בתנועת הנוער, עם רכזי קיימות אמיתיים, וגם בשלבים המאוחרים יותר. כולנו אוהבים טבע ואנחנו משקיעים גם ב"סביבטבע", שזה פיתוח אותם תקציבים לתכנון ובנייה של טבע עירוני ברשויות המקומיות. אנחנו מקדמים את פסולת הבניין, הסדרת כל הפסולת הלא-חוקית, הפיראטית, שנשפכת במדינה שלנו באין מפריע, העברנו אותה לראשונה בקריאה ראשונה ועובדים עליה. אנחנו מקדמים את הרישוי הסביבתי, הורדת ביורוקרטיה ורגולציה מעסקים. העברנו אותה בקריאה ראשונה ועובדים עליה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אנחנו דואגים לרעש ולמפגעי הרעש מהתחבורה ואנחנו מייצרים פיילוטים בערים כדי לדאוג לשקט, לערים שקטות. גם בתחום ההדברה נכנסנו בעובי הקורה ומסדירים את התחום הזה, ואנחנו תקצבנו חינוך אקלימי לרשויות המקומיות. אנחנו מביאים להם מפות סיכונים בתחומי האקלים. אנחנו קידמנו קולות קוראים של קירוי והצללה במרחב העירוני. אנחנו העברנו החלטת ממשלה על איגום משאבים והובלת ועידת האקלים בדובאי,

ששם מדינת ישראל תגיע עם מלוא הבשורה של האסטרטגיה וההאבים וה-innovation שיש לה להציע לעולם. הקמנו ועדת שרים לענייני סביבה ואקלים. אנחנו העברנו החלטת ממשלה שתביא את נחל גרר, נחל גרר נמצא אצלנו, נמצא ברהט, ואנחנו דואגים לו. שמירה על היועצים הסביבתיים בוועדות התכנון. מגישים החלטת ממשלה על נחל ציפורי עם כל הרשויות הערביות בצפון. תמיכה במתקני מחזור, יחידת רחפנים, לא, כי יש כאלה שאמרו שאנחנו לא עושים.

עושים, ונמשיך לעשות.

חברי הכנסת.

מי שתהה, כי עמדה כאן קודם חברת כנסת שטענה: מה אנחנו עושים. אין בעיה. אין שום בעיה.

לא הספקתי להגיד את הכול, אבל טיפה,

זה עם הלייזר? הקרינה המייננת, זה לא יפריע לי ללייזר? אני לא מסכימה לזה, עם הלייזר, באמת, דברים שגברים לא מבינים בהם.

מדובר בעיסוק שדורש ידע וניסיון ייחודיים, ולא ניתן לאפשר לאדם שאינו בעל הכשרה מתאימה לעסוק במקורות קרינה מייננת. המשרד להגנת הסביבה, יחד עם כל הצוותים המקצועיים, ואני חייבת להגיד לכם, יש צוותים מקצועיים אלופים במשרד הזה, פועל לקידום תרבות של בטיחות בקרינה בקרב אותם משתמשים בחומרים רדיואקטיביים במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה. החוק מייצר לנו הסדר עדכני שמפחית את הנטל הרגולטורי, לצד אפשרות פיקוח צמוד ויעיל על עיסוק במקורות קרינה מייננת. ולכן אני מבקשת, חברי הכנסת, את התמיכה שלכם בחוק הזה. ואני חייבת לומר, חברים יקרים, אני שמחה וגאה, כי אני נמצאת בממשלה ואני רואה כל יום ראשון בישיבות הממשלה את הדיונים ואת הדברים שהשרים מביאים לשולחן,

הסיוע בתחבורה, הסיוע לגילי אפס עד שלוש, כל מה שכולם עושים פה, ועדה של יוקר המחיה, וצריך לומר את האמת, יש כאלה שמנסים לצייר כאילו אנחנו נוסעים וטסים ומבלים ולא עובדים. אז אני חייבת להגיד, אנחנו לא נרד לרמה שהיא לא לנו. אנחנו יודעים שאנחנו פועלים מכורח חוק ומטעם החוק, ביחד עם היועצים המשפטיים של המשרדים שלנו, ועושים את הכול הכי טוב למען אזרחי מדינת ישראל. לנתק ערבים מחשמל ומים, יהודים, ערבים.

רגע, אתה גם אצלנו בשולחן העגול שביקשת? אתה זימנת אותו, נכון? מתי זה? אני מדבר על, מתי אתה מגיע אלינו למשרד? מתי זה, השבוע או שבוע הבא? תגיד להם, תספר להם מתי אתה מגיע אלינו ביחד עם כל חברי הכנסת של החברה הערבית כדי לדון ולנסות ולפתור את הסוגיה שאנחנו משקיעים המון משאבים שם,

וזה הולך הרבה פעמים למקומות לא נכונים. אנחנו שמים כסף ורוצים שזה יגיע לרשויות. ואנחנו שמים הרבה כסף בפסולת ובפינוי שלה ובשמירה על הטבע במקומות האלה ועל המשאבים שלו. ואנחנו מאמינים שלא צריך לצאת לחברה הזו שם של חברה שסתם שורפת פסולת, כי זה הרבה פעמים לא באשמת הרשויות המקומיות. הם מתקשרים עם כל מיני קבלנים במכרזים שלא מבצעים את העבודה שלהם. ולכן אנחנו עוברים לטיפול דרך האשכולות, כדי לנסות ולסייע להם בצורה מאורגנת מלמעלה, והרבה פעמים גם לבקשתם. ואתם ביחד איתנו תנסו לחשוב על הכלים הטובים ביותר לסייע לחברה,

וזה חשוב גם לנו, כי בסביבה, הסביבה לא מבדילה, והזיהום עובר את כל הגבולות האפשריים וחוצה ערים וחוצה יישובים. אז חברים, אנחנו נמשיך לעבוד, ומי שירצה ימשיך לדבר, אבל העשייה תיעשה למען אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לשרה עידית סילמן. רשימת הדוברים. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. גברתי השרה, לפני שאת יוצאת, את דיברת כמה עשית. עכשיו דיברתי עם ראש רשות דרוזי.

אני דיברתי עם ראש רשות דרוזי עכשיו, והוא אמר לי באופן ברור: שקל אחד, שקל אחד לא העברת לרשויות המקומיות הדרוזיות.

עכשיו דיברתי איתו. שקל אחד לא העברת לרשויות המקומיות הדרוזיות מהתחלת השנה. לדבר כאן זה יפה. יש לנו גם שר האוצר שיושב כאן. ראיתי סרטון שלו לפני שעבר התקציב, עם ראשי רשויות דרוזים, ראש רשות עומד מצד ימין, ראש רשות עומד מצד שמאל, והוא עומד באמצע. ושמעתי את הדברים שלו, שאמר שהוא יתקן את התוכנית שהייתה, יזרים תקציבים לרשויות המקומיות הדרוזיות לשנת 2023 ויכין תוכנית חומש חדשה למגזר הדרוזי. לא הועבר שקל אחד ממשרד האוצר לשנת 2023 עד עכשיו לרשויות המקומיות הדרוזיות. לא הוכנה תוכנית, תתבייש. לא הועבר שקל אחד לרשויות המקומיות הדרוזיות. עכשיו דיברתי עם ראש רשות דרוזית. אתה יודע שהרשויות המקומיות הדרוזיות עכשיו הודיעו לכל הקבלנים שעובדים אצלן שאין להן שקל אחד לשלם? אתה יודע שחצי מהרשויות המקומיות הדרוזיות לא ישלמו משכורות? אתה יודע את זה? אם אתה יודע את זה אז תזרים להם את התקציבים שמגיעים להם. אתה לא היית צריך לתקן את התוכנית, לבנות תוכנית חדשה, כי התוכנית שאנחנו הכנו היא התוכנית הכי טובה. העברנו 2.4 מיליארד שקל. אתה היית אמור להעביר 540 מיליון שקל לרשויות המקומיות בגליל ובכרמל ו-60 מיליון שקל לרמת הגולן. אפילו שקל אחד ב-2023 לא עבר. שקל אחד. אני לא מאמין שראשי הרשויות משקרים. אתה לא יודע שהם יוצאים למאבק עכשיו.

הצהירו, אתה פוליטיקאי כזה קטן. תכף אני אענה לך. אני בעיקר אענה לעדה הדרוזית. אתה לא העברת שקל אחד לעדה הדרוזית. אני העברתי הכול.

אני לא העברתי?

אני העברתי את כל הכסף שמגיע להם. מאז שנכנסת למשרד, שקל אחד אתה לא העברת לרשויות המקומיות הדרוזיות. הרשויות המקומיות הדרוזיות לא משקרות. הם דיברו איתי באופן ברור. עכשיו התקשרתי לראש רשות אחד לשאול אותו: כמה העביר לכם שר האוצר? הוא אומר לי: שקל אחד. אנחנו היום הוצאנו הודעה לכל הקבלנים שלנו, שכל הקבלנים, אדוני השר, תענה לו,

שכל הקבלנים יפסיקו את העבודות שלהם, כי לא הועבר תקציב.

זה קשה כבר לשמוע אותך. כמה העברת לשוטף של הרשויות המקומיות הדרוזיות? בוא תגיד לי. זה קשה לשמוע אותך, כי אתה לא אומר דברים נכונים. בוא תגיד לי כמה העברת לרשויות המקומיות הדרוזיות,

שקל אחד לא העברת. לבוא, לעלות לכאן ולדבר, לעמוד עם ראשי הרשויות ולהכריז שאתה מכין להם תוכנית, ואתה לא עושה כלום. תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף עטאונה, האם מעוניין לדבר? בבקשה. היושב-ראש, יש איזו פרוצדורה שבה אני יכול להשיב? תמיד השר יכול לדבר.

שר תמיד יכול, אדוני השר.

אתה מציג את החוקים הבאים, אז, כבוד היושב-ראש, לא, זה נורא חשוב שתענה על זה. תענה לו תשובות מדויקות. שר האוצר, תסביר, אז כל השקרים, אני יכול להתחיל? תודה.

אני כמעט האמנתי לך,

אבל למדתי שהצעקות לא מספיקות, למה אתה הולך, חמד? חכה לשמוע תשובה. אני מחכה לשמוע אותך. שיעלה אותך. אתה שר,

החוק הזה הצעת החוק היא עוד שלב בתוכנית ההכרעה שהשר שיושב כאן, סמוטריץ', מדבר עליה. אני רוצה לענות לשר ולתוכנית בהצעת החוק שבאה לנתק חשמל ומים. באותיות הקטנות בהצעת החוק זה לשנות את האופי של הגבייה, לתת את הכוח לאנשים של האיש הזה. עוד פעם, ההחלטה היא החלטה גזענית המכוונת כלפי האוכלוסייה הערבית. באים ומדברים על אי-העברת כספים לאוכלוסייה הערבית, מדברים על נוהל תקין, ומדברים על טרור, שהכסף יכול לזלוג.

בוא ניקח את כל ראשי הרשויות במדינת ישראל בקדנציה, בחמש השנים האחרונות. האחוז של ראשי הרשויות הערבים המואשמים או הורשעו בכתבי אישום על שחיתות או על נוהל זה פחות מהאחוז שלהם בכלל האוכלוסייה. השחיתות הממוסדת נמצאת ברשויות, אתה יודע איפה היא נמצאת. ואם אתה כבר מדבר על טרור, וכסף יכול לזלוג מהרשויות או מארגונים או במזרח ירושלים, הטרור הממוסד היחידי, הטרור הממוסד היחידי זה בהנהלה שלך, בסמכות שלך, ברוח שאתה נותן לנוער הגבעות, שמשתולל ופוגע בפלסטינים יום-יום. זה הטרור היחידי שקיים היום. אין ראש רשות ערבי אחד שמעביר כסף לטרור.

אתה ולא מישהו אחר, תודה לחבר הכנסת יוסף עטאונה. מעביר לנוער הגבעות את כל הכסף. רוצחים פלסטינים כל יום, ואתה מגבה אותם, מגבה את החינוך הממלכתי-דתי, ובא לומר שכסף יכול לזלוג לטרור.

אתה ולא מישהו אחר, מגבה את רוח הטרור הממוסדת, בהנחיית ובחסות הממשלה, בשטחים הכבושים.

תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב,

חבר הכנסת אחמד טיבי אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

כנסת נכבדה, השר שנמצא כאן מציג כל יום החלטה איך לפגוע בחברה הערבית בכל התחומים, חינוך, בריאות, בנייה, לא משנה. המטרה אחת ויחידה: לדרדר את החברה הערבית לעוד מקומות נמוכים וקשים, להגביר עוד יותר את הפשיעה ואת האלימות בתוך החברה הערבית. אני רוצה שתגיד לנו על סמך מה אתה מקבל החלטה למנוע תקציבים מהחברה הערבית, תקציבים שעוגנו בתוך התקציב של הממשלה הזאת, תקציבים שאני אומרת בגאווה שרע"מ עבדה ועמלה עליהם בתוכניות מקצועיות כדי לצמצם ולו במעט את הפערים המובנים במשך עשרות שנים על ידי ממשלות ישראל. איך אתה מעז להגיד שלא מגיע לרשויות הערביות תקציבים, כאשר הפערים זועקים, אם זה בחינוך, אם זה בדיור, אם זה בבריאות, אם זה בפשיעה ובאלימות? אתה מתנהג כאילו אתה לא מבין בדברים, ואני יודעת שאתה מבין בדברים טוב מאוד, אבל הרצון שלך והאג'נדה הגזענית ההתנחלותית הם מה שמניע אותך, הם מה שמכוון אותך. ואני אומרת: יבואו ימים וכל אחד ייתן את החשבון שלו, ואני מקווה שיהיה לך מה להגיד. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי,

חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חבר הכנסת עמית הלוי. לאחר מכן, אם השרה תרצה לסכם, והצבעה. הרבה יותר נכון שאני אגיב.

אתה יכול לדבר בכל שלב. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. השרים, חבריי חברי הכנסת, רציתי להתייחס לדברים שנאמרו כאן, אבל נראה לי יותר חשוב, קראתי היום לראשונה ציטוטים שלא הכרתי.

זה היה במונולוג של אראל סג"ל אתמול. אני מקריא כאן ציטוטים של אנשים, אני לא מכיר אותם, ערן ניסן, שני גרנות. אומר ערן ניסן ככה: גם אחרי שסגרנו להם את הברז והמוח של הימין חטף שבץ, הוא מתייחס לפורום קהלת, הרעיונות שלהם עדיין לא נעלמו. שימו לב, הרעיונות שלהם עדיין לא נעלמו. עוד יש רעיונות אחרים מהרעיונות של אדון ערן ניסן. שני גרנות לובטון: גם בקרן תקווה, האחות הגדולה של פורום קהלת, דואגים להמשיך לממן, אבוי ואבוי ואבוי, את מה? את הוצאות הספרים. יש גוף שמוציא ספרים, וזה לא נוח לשני גרנות לובטון, זאת שמעידה על עצמה: יצרתי מפלצת מתחת לבית שלו באופן קונסיסטנטי שלוש פעמים בשבוע. שברו למיליארדר הזה את הנשמה, כשהיא מתארת את הצרות שהם עשו לאדם עשיר באמריקה שתרם,

להפצת דעות ורעיונות שהם אינם הדעות של שני גרנות לובטון ושאר מובילות המחאה. זיהיתי אותם כאויבים של מדינת הרווחה, היא מצטטת דבר ישן שלה.

ניצבים בימים האחרונים בימים מבישים מאוד לחברה שלנו, שדווקא אנשים שהציגו את עצמם כל השנים כליברלים, ככאלה שדיברו בשם עידן הנאורות, בשם וולטר, שאמר: גם אם אני לא מסכים עם דעתך אני אקריב את חיי כדי שתוכל להשמיע את דעתך, ומתגלים כאחרוני הבולשביקים. והחבורה הזאת מהאופוזיציה מגבה אותם. אולי הם צריכים להוסיף כתובית, אדוני היושב-ראש, בכל הנאומים שלהם בטלוויזיה: המציג אינו ליברל. אולי הוא רופא, אולי הוא קצין, אולי הוא חייל. הם משתמשים בכוח שלהם כנגד החברה החופשית, משתמשים בכוח הצבאי כנגד הרצון הציבורי. צריך לומר מכאן גם לרמטכ"ל וגם לאלופים במטכ"ל: אם יש סכנה ביטחונית למדינת ישראל, היא הסכנה הזאת שאנחנו נתעורר בבוקר יום אחד, אדוני היושב-ראש, והיום הזה כבר קרה בשבועות האחרונים, ובו האנשים שקיבלו את ההכשרה הצבאית שלהם, קיבלו את המעמד הצבאי, קיבלו את הדרגות שלהם מהצבא, מהמדינה, משתמשים בהם כדי לכפות את השקפתם הפוליטית על הציבור. לא אנשים שקיבלו את אמון הציבור, לא אנשים שקיבלו את אמון הציבור בקלפי, פשוט בגלל שיש להם כוח הם מכוונים את הנשק שיש להם, את הכוח הצבאי שיש להם, כנגד החברה,

וזה לא משנה אם הם רופאים או טייסים. והציטוטים הללו של החבורה הזאת, שנלחמת על מה? על זה שלא יצאו ספרים בישראל, הוצאות ספרים שלא תואמות לקו שלהם. תודה רבה.

היא לא טכנולוגיה חדשה. הם לא המציאו את זה. לא לחינם קרא להם פה בגין "הסטליניסטים החדשים", מכיוון שזאת הייתה הטכנולוגיה של סטלין וזאת הייתה הטכנולוגיה של רובספייר. אתה יודע, אצל רובספייר קראו לזה "הוועד לשלום הציבור". בשם שלום הציבור, בשם דמוקרטיה כביכול, בשם ליברליזם כביכול, סתימת הפיות הכי גדולה. לא רק סתימת פיות, הציטוטים האלה מעידים גם על סתימת המחשבות,

אנחנו נסגור את הוצאות הספרים, נסגור את התקשורת החופשית, נחרים את ערוץ 14, כל התופעות הללו. דבר אחד טוב יצא מהתקופה הזאת, שלא קשה להבחין מי ליברל ומי בולשביק.

תודה רבה. בטרם תעלה השרה לסכם, ביקש להתייחס לדברים שר האוצר, השר בצלאל סמוטריץ'.

אדוני היושב בראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, תראו, יש איזה קמפיין עכשיו, בימים האחרונים, שהוא בראש ובראשונה קמפיין רע מכיוון שהוא רע לערביי ישראל. ותכף נדבר על אחינו בני העדה הדרוזית, שותפים מלאים. אני לא מוטרד מהקמפיין הזה ברמה האישית. אני משתדל לקבל את ההחלטות בצורה עניינית ומקצועית ונכונה ולא חושש מביקורת, בטח לא כשהיא מגיעה מהאגפים של השמאל ושל חברי כנסת תומכי טרור ואנטי-ציונים כאן במשכן. זה לא מטריד אותי בכלל. זה כן מטריד מכיוון שאני חושש שיש אזרחים במדינת ישראל, אזרחים בחברה הערבית ואזרחים בחברה הדרוזית, שקונים את הקמפיינים השקריים האלה, וכתוצאה מזה באמת יכולים אחר כך להסתובב בתחושה לא טובה, שהממשלה הזאת לא היא לא ממשלה שהיא גם שלהם, שמייצגת גם אותם ודואגת גם לאינטרסים שלהם. זה הדבר הכי הפוך מהאמת שיכול להיות. אנחנו ממשלה של כל אזרחי ישראל, ללא הבדלי דת, גזע ומין, ואנחנו דואגים לכל אזרחי ישראל, ואנחנו משקיעים תקציבי עתק בחברה הערבית, באזרחי ישראל הערבים, כדי לקדם אותם, את התשתיות, ואת החינוך, ואת הרווחה, ואת הבריאות, וכדי לשפר מאוד את רמת השירותים שמדינת ישראל מעניקה להם.

זה מגיע להם בזכות ולא בחסד, מכיוון שהם אזרחי מדינת ישראל. אני סבור שהם צריכים להיות גם שווי חובות, ואנחנו צריכים להיאבק ולהוקיע תופעות של הקצנה לאומנית, שהולכות ומתרחבות לצערנו בחלקים מסוימים בחברה הערבית, ואסור לטמון את הראש בחול ואסור להתעלם מזה. וזאת בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים שהתקציבים האלה, וחבל שחברת הכנסת,

איך קוראים לה? אימאן ח'טיב יאסין. אימאן ח'טיב יאסין, שתקפה אותי קודם, הלכה ולא נשארה לשמוע את התשובה. זה לא מעניין אותם, העובדות. אנחנו רוצים שהתקציבים האלה יגיעו לאזרחי ישראל הערבים ולא לארגוני פשיעה מאורגנת, שמשתלטים היום על המכרזים האלה. מדינת ישראל היום היא אחד הגורמים המממנים הכי גדולים של הפשיעה המאורגנת. אדוני יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי ודאי מכיר את הנתונים האלה. עכשיו, אין ויכוח על העובדות. נכתבו על זה דוחות, עשו על זה עבודות, וכולם יודעים את זה.

ראשי הרשויות הערבים לא אשמים בזה, אני לא בא אליהם בטענות. אלה ארגונים אלימים, מסוכנים, שמאיימים, שרוצחים, שהורגים. הם לא רק מאיימים, הם מממשים, והם משתלטים על המכרזים האלה. וגם כאשר הם לא הצליחו להשתלט על מכרז וזוכה בו קבלן אחר, הם מגיעים אל הקבלן הזה, והם יודעים להסביר, הם לא צריכים לומר, הם יודעים להסביר מצוין, שכדאי לקבלן הזה לצאת החוצה מהמכרז או להכניס אותם כשותפים למכרז. אבל אלה לא תקציבי פיתוח, תכף אני אענה גם על הדרוזים, חמד. חמד, אני אענה תכף על הדרוזים. אני מכיר את זה.

הם לא הולכים לתקציב הפיתוח שאתה מדבר עליו.

חמד, אני אענה. חמד, חכה, אתה טועה גם בעניין הזה. התוספת של ה-200 מיליון שקלים האלה און-טופ מענקי האיזון שהם מקבלים כמו כולם,

גם פה צריך לומר את האמת: זה לא היה מעולם, עד הממשלה הקודמת. זה כסף פוליטי-קואליציוני של מנסור עבאס לחברים שלו, בשונה באמת מתקציבי פיתוח, שניתנים לאורך שנים. תקציבי פיתוח ניתנים לאורך שנים. ממשלות הימין היו אלה שנתנו וימשיכו לתת הכי הרבה, אבל לחברה הערבית ולא לארגוני פשיעה ולא לגורמים שמעודדים טרור. ואותם 200 מיליון שקלים לשוטף בסופו של דבר מגיעים למכרזי פינוי אשפה ומכרזי גינון ומכרזי שיפור פני העיר ותשתיות ומכרזי היסעים. הם לא הולכים הרי לכוח אדם, בכוח אדם יש תקינה מסוימת של משרד הפנים, ואי-אפשר להוסיף כוח אדם כי קיבלת עכשיו מענק איזון תוספתי. הם הולכים בדיוק לפרויקטים האלה, וכולם יודעים. בואו, זה לא תופעת קצה בשוליים, פה ושם. זה היום כמעט, הייתי אומר, ברירת המחדל של המכרזים ברשויות הערביות.

ראשי הרשויות לא אשמים בזה ובוודאי התושבים לא אשמים בזה. המדינה אשמה בזה. המדינה אשמה בזה. במועצות הדתיות לא קיימת שחיתות?

קודם כול, אני מקווה שלא קיים.

בוודאי שברשויות המקומיות אין לנו תופעה, איפה שיש בעיה, צריך לטפל בה, למה אתה צועק? הרי בשונה ממך, אני רוצה את טובתם של אזרחי ישראל הערבים. אני לא רוצה לעשות קמפיין פוליטי על הראש שלהם, אני יודע מה תוכנית ההכרעה שלך, ואני רוצה שיהיה להם גינון, ואני רוצה שיהיה להם נקי, ואני רוצה שיהיה להם הסעות, ואני רוצה שיהיו אצלם קופות חולים, ואנחנו נוודא את זה ואנחנו נעשה את זה. נמשיך להשקיע כספים, אבל נשקיע אותם דרך האשכולות, דרך מרכז השלטון המקומי, דרך משכ"ל, אותה חברה של מרכז השלטון המקומי שהיא שתקבל את התקציבים ותבצע את המכרזים ותבצע את העבודות.

זה טוב גם לראשי הרשויות, זה טוב גם לראשי הרשויות. אף אחד לא אוהב להיות נסחט. אתם יודעים, תבדוק את האשכולות. למה אתה צועק? הרי אתה דיברת פה וצעקת. עכשיו תן לענות. אבל אתה אומר דברים לא נכונים.

אני אומר דברים נכונים מאוד. אני אומר דברים נכונים מאוד. תבדוק את זה,

בכל מקום שבו אנחנו נמצא את הדרך להעביר תקציבים שישפרו,

זה נכון גם במכרזים לבניית בתי ספר, שמשתלטים עליהם גורמים עוינים. תראו מה קורה בפזורה הבדואית בנגב, איך העסק הזה מתנהל שם. אז המדינה אשמה בזה, לא ראשי הרשויות. פעם אחת, כיוון שהיא מתקצבת את זה. עכשיו, זה דבר נורא נורא פשוט. עד לפני x שנים לא השקיעו כמעט כסף בחברה הערבית, לא היה על מה לריב, לא היו ארגוני פשיעה. באה המדינה, ממשלת הימין בראשות נתניהו, ובצדק התחילה להשקיע הרבה מאוד תקציבים בחברה הערבית, עכשיו יש המון שלל לריב עליו. אז צצים ארגוני פשיעה כמו פטריות אחרי הגשם ונאבקים במלחמות טריטוריה על מי ישלוט איפה, באיזה תחומים ובאיזו גזרה.

יש כבר ארגון, אז הוא כבר מרחיב את מוטת השליטה שלו, ומתעסק בפרוטקשן ומתעסק בהברחות של סמים ונשק. אבל אנחנו הקמנו את הארגונים האלה.

אנחנו גם לא עושים מספיק,

גם בזה יש מה לתקן. אבל האחריות הכלכלית היא שלי, אני שר האוצר. אני לא מוכן לתדלק את ארגוני הפשיעה, מכיוון שהנפגעים הראשיים זה אזרחי ישראל הערבים. 147,

ראיתי הבוקר עוד נרצח אחד, בג'יסר א-זרקא,

כמעט 150 אנשים נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית.

המשילות מתחילה בזה שאתה כמדינה לא תתקצב את זה ולא תיתן להם את הדלק שמניע את ארגוני הפשיעה. אז שהמשטרה תעשה את העבודה שלה. אז אנחנו עושים עכשיו דיונים מקצועיים עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי למצוא את הדרך שהכסף יגיע לאזרחים הערבים ולא יתדלק את הפשיעה, ונפסיק עם הרציחות הנוראיות האלה. אני מצפה גם מכם, חברי הכנסת. לו באמת היה אכפת לכם מהחברה שלכם הייתם משלבים איתנו ידיים בעניין הזה. אז אני לא צריך אתכם. באמת, אין לי שיג ושיח עם תומכי טרור. אבל ראשי רשויות ביישובים הערביים אמורים להיות,

אתם יודעים כמה מתוך הנרצחים הם קרובי משפחה של ראשי ערים, של סגני ראשי ערים? זה הקרב. אם לא היה את הפופוליזם הקמפייני הזה, הם היו משלבים איתנו ידיים כדי להגיע לתוצאה שמשרתת ובראש ובראשונה אותם,

את כל אזרחי מדינת ישראל. אני לא מתכונן לוותר בעניין הזה, כי זאת הסמכות שלי וזאת האחריות שלי, ובמשמרת שלי לא נתדלק את הפשע המאורגן בחברה הערבית,

גם לא בחברה היהודית. דיברה השרה סילמן נכון. כל המכרזים של פינוי הפסולת, ואנחנו עובדים יחד עכשיו על חקיקה מאוד משמעותית בעניין הזה, יש מישהו במדינת ישראל שלא יודע שמכרזי פינוי פסולת בניין ופסולת רגילה נשלטים בצורה מאוד משמעותית על ידי ארגוני פשיעה? וגם המחזור. כל אחד יודע את זה. זה לא רק בחברה הערבית.

ואנחנו מתעסקים בכל החברה עכשיו. תעיד לך השרה סילמן פה. אנחנו הולכים לשנות את כל השיטה של המכרזים האלה, והולכים לחייב עכשיו התקנה של GPS על כל המשאיות. את התשלום יקבלו רק כאשר המשאית הגיעה ופרקה באתר המסודר, והממשלה תנהל את זה, כי יש גבול כמה שנים מדינה יכולה לטמון את הראש בחול כמו בת יענה, לעצום עיניים, לא לראות את המציאות, לתת לדבר הזה,

הרבה שנים זה היה קטן, זה היה בשקט, מתחת לפני השטח. זה הגיע לממדים מפלצתיים, שמאיימים על שלום כל אזרחי מדינת ישראל, ובראש ובראשונה האזרחים הערבים. אנחנו לא מוכנים לעצום עיניים, כי אכפת לנו מאזרחי ישראל הערבים, כי אכפת לנו מהביטחון שלהם ומהחיים שלהם ומהביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל. אכפת לנו שהתקציבים של כולנו יגיעו למקומות שהם צריכים להגיע וישרתו את המטרות שהם צריכים לשרת ולא דברים אחרים. אז מספיק עם הציניות, עם השקרים ועם הקמפיין.

אתם לא פוגעים בי, אתם לא פוגעים בי, אני לא אמצמץ בעניין הזה, אתם פוגעים באזרחי ישראל הערבים, שלצערי מאמינים לכם, כי אני לא דובר ערבית ולא יודע להתראיין ברשתות שלהם, והם בטוחים שהממשלה שלנו לא דואגת להם, וזה שקר גדול. ועכשיו משפט אחד. חבר הכנסת חמד עמאר, אתה באמת דיברת קודם כמו כזה פוליטיקאי קטן. הרי אתה היית שר, חשבת שאתה שר, הסתבר שכנראה לא, במשרד האוצר בקדנציה הקודמת. הבאת את אחד הישראבלופים הכי גדולים בהחלטה של החברה הדרוזית. הצלחתי להביא, לא הצלחת להביא לא את הממשלה שהיית חבר בה ולא את שר האוצר מהמפלגה שלך להביא החלטה אמיתית לחברה הדרוזית, שאפשר לממש אותה, לכן קבעת סעיף סל. הייתה החלטה של 2 מיליארד שקל, ויש סעיף שבשנת 2023 משרדי הממשלה יצטרכו להעביר 560 מיליון שקלים. לא כתוב איזה משרד, כמה כסף,

יצטרכו להביא. עכשיו לך תרדוף אחרי משרדי הממשלה. כמובן, התחלפו שרים וכל שר יש לו את האג'נדה שלו.

משרד האוצר העביר את כל החלק שלו בהחלטה, עד השקל האחרון, וראשי הרשויות מודים בזה,

כולל בשנת 2020. אני לא מעביר אף פעם שקל. הכסף הוא לא של סבתא שלי ולא שלי וגם לא שלך. משרד האוצר, בהחלטה האומללה שאתה הבאת, שהיא ריקה מתוכן, כולה קמפיינרית, וראשי הרשויות הדרוזיות יודעים את זה, הבאת החלטה פשוט ריקה. הבאת סעיף, וכן, אלוקים גדול, בשנת 2023 המשרדים יביאו 560. כן, ואני עובד קשה כדי לנסות למצוא את הכסף הזה, ואני עובד קשה כדי לנסות לחפש,

יחד עם ראשי הרשויות, לראות איזה כספים לא נוצלו מתוך ההחלטה שאפשר לשאוב אותם ולתת אותם בחלוקה אחרת, לפי מה שראשי הרשויות צריכים. הם יודעים, אגב, שממני הם יקבלו, שלא כמוך. אתה הלכת להחלטת ממשלה שכולה סיסמה, ריקה לחלוטין מתוכן. 1.5 מיליארד שקל תוספתי. תן להם 200 מיליון תוספתי. עכשיו אני צריך לפרוע את השטר של החלטה ריקה שאתה הבאת, כי יש בה סכום,

לא משרד האוצר, אתה משקר, לא משרד האוצר, משרדי הממשלה האחרים צריכים להביא. אני לא משקר, אתה משקר, אז אני אומר כאן: א.

עוד ב-2023 נביא החלטה מתקנת של ההחלטה האומללה והפוליטית והריקה מתוכן שאתה הבאת,

ונטפל בעוד עזרה ראשונה ב-2023.

שקרן, עד סוף 2023 נביא, בעזרת השם, תוכנית חומש. הוא שקרן כזה קטן. אנחנו נביא, בעזרת השם, עד סוף שנת 2023, החלטה גדולה.

אתה שקרן קטן, תודה רבה, חמד עמאר. תוכנית החומש הבאה. תוכנית החומש הבאה.

כיוון שאני לא משתף בשיחות סגורות, אני לא אומר מה אומרים לי ראשי הרשויות הדרוזיות עליך ועל התרגילים שעשית להם בממשלה הקודמת.

אני אומר באחריות, אנחנו ב-2023 נביא,

החלטה מתקנת, ונשלים את מה שאפשר להשלים מתוך אותה החלטה אומללה שלו, בעיקר כדי שהכספים ינוצלו כפי שראשי הרשויות צריכים אותם ומגיעים להם. נביא החלטה,

עוד לפני סוף השנה: מ-2024 תוכנית חומש גדולה מאוד לחברה הדרוזית, עם הרבה בשר, שיש בה הסדרה,

יש בה בנייה, יש בה שיפור תשתיות, יש בה מכרזים ליוצאי צבא, יש בה את כל מה שהחברה הדרוזית, כשותפה נאמנה של מדינת ישראל,

כפי שאמרתי, ואני אומר את זה על הדרוזים פי אלף מאשר על אחרים, בזכות ולא בחסד. הם יודעים שמאיתנו הם יקבלו את זה הרבה יותר מאשר הדברן הקודם, שהיה כאן קודם.

תודה רבה לשר האוצר. השרה עידית סילמן,

משפט לסיכום, כי החבר'ה כאן רוצים כבר להצביע על החוקים החשובים שלך. אני רק אגיד שחבל שחברי הכנסת הערבים שבאו בתלונות לא נמצאים פה. הרי כולנו יודעים שהשוק הזה הוא לא שוק מוסדר, והרבה שנים זנחו את שוק הפסולת ולא רצו להסדיר אותו בצורה נכונה. רק היום, החקיקה שהעברנו קודם לכן, חוק שמירת ניקיון, מאפשרת לרשויות שבדירוג 1 עד 5 ליהנות מקרן הניקיון, מעצם העובדה שאנחנו נוכל להעביר להם תקציבים כרשויות חלשות ולחזק אותן. אז אני לא מצליחה להבין על מה התלונה. אנחנו באים ומחוקקים ומביאים חקיקה שמאריכה את האפשרות שלנו להביא לרשויות של 1 עד 5 את אותו תקציב אמיתי ונכון כדי לסייע להם, והם באים בתלונות. גם חמד עמאר, שדיבר כאן על אותן רשויות דרוזיות, יביא לנו ויגיד לנו מאיפה התלונות ואיפה צריך לטפל, ובשמחה, המשרד שלנו פתוח. רק שתדעו לכם שההסדרה הזאת היום של פסולת בלתי חוקית שנזרקת בכל מקום, ברשויות האזוריות ובשטחים הפתוחים, עולה לכולנו הרבה כסף. נמצאים אצלנו ראשי רשויות גם מהמגזר וגם ממקומות אחרים שצריכים את העזרה בפינוי של הזריקה הקרטלית הבלתי-חוקית הזאת, שעולה בסוף מיליונים של שקלים.

כמו שאמר שר האוצר, אנחנו לראשונה מסדירים את זה שאותן משאיות יצטרכו להגיע למתקני קצה, ויצטרכו להגיע עם צ'יפים על המשאיות כדי שאף אחד לא יוכל לזרוק את הזבל בדרך. שנים ניסו לקדם את החקיקות האלה ולא הצליחו, והפעם אנחנו מצליחים לראשונה, אז אנחנו נמשיך ונקדם את זה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', על התמיכה הזו בחוק ההסדרים וההכנסה של חקיקה שהיא חקיקה גדולה ולא פשוטה. פוצל מחוק ההסדרים.

זה בחוק ההסדרים, וזה עבר קריאה ראשונה, ועכשיו אנחנו עובדים עליו לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת, אנחנו נשמח לעזרה ולתמיכה ולמלחמה שלכם בתחום הזה. אז תודה רבה לכולם. אני מקווה שכולכם תתמכו כרגע גם בחוק קרינה מייננת. דברי חכמים בנחת נשמעים. טוב שאמרת לי, תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. הצעת חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג 2023, מ/1654, מטעם הממשלה בקריאה הראשונה, מי בעד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג 2023,

אין מתנגדים,

2. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק

התשפ"ג 2022, פ/5 454/2, של חבר הכנסת אוריאל בוסו. אבקש להודיעכם כי חבר הכנסת עידן רול יכהן כחבר קבוע

מוצרים לדחיית מזיקים המיועדים לשימוש על גוף האדם. כיום צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב 1962, מסדיר את הבקרה והפיקוח המוטלים על מוצרים אלה, וזאת מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 1957. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 476 לקידום ניתוק הזיקה של חקיקה שתוקפה תלוי בהכרזה על מצב חירום, הממשלה פועלת לניתוק זיקתה של חקיקה זו ממצב החירום.

לנוכח הזמן שעבר מאז התקנת הצו האמור, עלה צורך בעדכון הסטנדרטים המקצועיים לרישומם של מוצרים אלו.

מוצע להחליף את הוראות הצו האמור בהוראות המוצעות בהצעת חוק זו בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בעניין מוצרים אלו באיחוד האירופי. הסוג השני של המוצרים שמוצע להסדיר בהצעת חוק זו כולל מוצרים המיועדים לחיטוי עור האדם כהגדרתם בהצעה. מוצרים אלו מוסדרים כיום בסעיף 47א לפקודה ונרשמים בפנקס התכשירים המנוהל במשרד הבריאות לאחר שהוכחו יעילותם, בטיחותם ואיכותם בהתאם להוראות תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו 1986. ויובהר: ישנם מוצרים המכילים חומרי חיטוי ומשווקים כתמרוקים כהגדרתם בסעיף 55א לפקודה, אך הם אינם משווקים לשימוש להתוויות רפואיות כגון חיטוי רפואי. סיווג מוצרים אלה כתכשירים מקשה על יבוא מוצרים מסוג זה המשווקים במדינות האיחוד האירופי, כיוון שרישומם בפנקס התכשירים מצריך התאמות רבות המטילות נטל רגולטורי וכספי בשל ההבדלים בין המסגרות הרגולטוריות. מצב זה אינו רצוי וגורם להיצע מוגבל בישראל של חומרים לחיטוי העור. ההסדר המוצע בהצעת החוק מסדיר את רישומם של מוצרים אלה באופן שיבטיח את בריאות הציבור, מניעת זיהומים והעברת מחלות, והכול תוך שמירה על רמת פיקוח גבוהה והקפדה על הוכחת היעילות והבטיחות של המוצרים טרם ייצורם ושיווקם בישראל. בהצעת חוק זו אין כדי לפגוע באפשרות להמשיך לרשום מוצרים המיועדים לחיטוי גוף האדם כתכשירים כמשמעם בפקודה. יצרנים ויבואנים יוכלו להמשיך לרשום מוצרים כאמור בפנקס התכשירים, ויחולו לגביהם כלל ההוראות והחיקוקים החלים על תכשירים. מדובר בהצעת חוק חשובה להורדת נטל הרגולציה והורדת מחירי המוצרים כחלק מהמאבק ביוקר המחיה. ועדת השרים לחקיקה אישרה את ההצעה, ואני מציע לחבריי להצביע בעדה. גם אני הקטן מצטרף לנ"ל.

תודה רבה לשר בצלאל סמוטריץ'. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חברת הכנסת מירב בן ארי מעוניינת? בהחלט. תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה עם השרה? ענתה למה על חשבוני נסעה לטיול שורשים במרוקו? או בגלל שזה מרוקו מותר? מזל שאי-אפשר לטוס ללוב. לא הייתי במרוקו, אימאל'ה, לא את, השרה. כן. מי שרוצה לנסוע למרוקו, מותר לו. אני גם ממליץ.

יפה?

האמת שהייתי פה, והיא שיקרה. עכשיו היא הלכה, והיא לא יכולה, אה.

בצלאל,

מכיוון שיש לי ארבע שנים איתך שבהן אני ישבתי וישבת לצידי, בימי הזוהר שלנו, אתה יודע, בוא ואני אגיד עליך משהו. תגיד, כמה שנים ישבנו ביחד?

בניגוד אליה, לפחות יש לך מילה, אז עזוב,

שחרר את האירוע, למה,

יש לי איתך ניסיון ואיתה ניסיון, לצערי. אבל אני רוצה לדבר על השר עם התואר הכי ארוך בממשלה, הלוא הוא ידידנו השר דודי אמסלם, שהוא השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, יו"ר ועדת השרים להפרטה, וכמובן, לב העניין, השר האחראי לרשות החברות. שיתוף פעולה אזורי פחות מעניין, רשות החברות, בהחלט מעניין. השבוע הוא עלה בתוכנית של קלמן ליברמן, ואני מאזינה קבועה לתוכניתו. הוא אמר שהוא מנסה למנות לתפקיד בכיר את חברו הטוב, והוא לא מבין מה הבעיה. אחרי זה, מה שנקרא, כדי להוסיף לאירוע, הוא גם בא לקרן מרציאנו בערוץ 12 ואמר לה שהוא בסך הכול מנסה למנות חברים, ומה רוצים ממנו, מהשר לשיתוף פעולה בין חברים? הרי הדבר הכי בסיסי בלהגיש קורות חיים זה קודם כול לרשום "אני חבר של דודי אמסלם". הסעיף השני, אגב, במה שהוא אמר אצל קרן מרציאנו, זה שאם הוא חבר מרכז ליכוד זה יתרון. זאת אומרת, אם פעם היינו כותבים קורות חיים, ונגיד שפה נוספת זה יתרון, היכרות עם המערכת הציבורית, התמחות בלשכה זה יתרון, עכשיו היתרון זה "אני חבר מרכז ליכוד".

לחובבי הז'אנר, אני גם מציעה להוסיף סעיף בקורות חיים: הצבעתי ליכוד, אני עדיין מצביע. זה נורא חשוב.

לא בטוח ש"ס,

לא הייתי סגורה עליכם, אבל לגבי דודי אמסלם והמינויים, חבר מרכז ליכוד.

תשמע, אופיר, איי, אתה מודע, 15 שנים אתם בשלטון. נכון, נכון, נכון, אוי, גנבו לי, אכלו לי.

מה תודה רבה? בצלאל דיבר איתי רבע שעה. סליחה, אתה תחזיר לי את הדקה וחצי של בצלאל. רבע שעה, הוא לא דיבר איתך רבע שעה.

מכיוון שיש איש חכם אחד שקוראים לו משה כחלון, שאמר לי: מירב, אכלו לי ושתו לי זה לא אידיאולוגיה, אז בוא אני אסביר לך משהו, אופיר כץ. אנחנו היינו שנה בשלטון, זהו, אתם 15 שנים. אם יש מישהו שמידר אוכלוסיות מהפריפריה, זאת העבודה שלכם. תפסיקו כל הזמן להגיד: שנה אתם בממשלה, לא. ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני עשיתי קורס דירקטורים, וכשאני מוניתי לדירקטורית, לא מוניתי כי אני חברה של מישהו, כי אני אישה עם כישרון חיים, ולא כתוב לי בקורות חיים שהצבעתי לאף אחד. איך זה סותר, אוה, הינה, שרת התעמולה, את רוצה שאני אענה לך?

לא נפתח, את רוצה שאני אענה לך? את רוצה שאני אענה לך ברצינות? תקשיבי, לשמוע אתכם, לא בפופוליזם. רגע, לא, לא, חברת הכנסת. רגע, אבל אם השרה שואלת, לפחות תן לי לענות.

השרה דיסטל.

אין חברי אופוזיציה שמצביעים,

תראו איזה יופי של מליאה. אז אני לפחות אענה לשרה.

כי גם השרה צריכה להבין שמי ששולט כאן במדינה כבר שנים זה הליכוד. תתעוררי, תתעוררי. תסתכלי על בית שאן, תסתכלי, אל תצעקי. אוי, "אל תצעקי" אל תדברי עם הידיים. אל תדברי, אני אדבר עם הידיים ואני אצעק, לפחות זה עדיין מותר לי. נתוני ה-OECD מראים, מותר לי. אה, את רוצה שנדבר על ה-OECD מבחינת שקיפות,

לא לא לא, אין שיח. השרה דיסטל, השרה דיסטל, אני מבקש לא לנהל דו-שיח.

אל תיכנסי איתי לפינה הזאת, כי את יכולה לעלות לפה ולהגיד מה שאת רוצה ולדבר. תודה רבה.

היא יכולה לעלות לפה ולהשיב לי על כל מה שהיא רוצה, כי אני היחידה ששומעת,

אני אגיד לך מה אני חושבת על ה-OECD.

תודה רבה, תודה רבה. תמה רשימת הדוברים. האם יש צורך לסכם את החוק או שאפשר להצביע?

חברי הכנסת, נעבור להצבעה, הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 35), התשפ"ג 2023, בקריאה הראשונה. מי בעד?

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 35), התשפ"ג 2023, לוועדת הבריאות נתקבלה. תשעה בעד. מי נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק פקודת הרוקחים (מס' 35), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת הבריאות להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. שלום לשרה.

נעבור להצעה הבאה בסדר-היום,

התשפ"ג 2023,

אני מזמין את השרה גלית דיסטל אטבריאן, בשם שר המשפטים, להציג את הצעת החוק. גם פה עולים

בבקשה, עשר דקות לרשותך, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

הצעה של המשרד בשם הממשלה לאמץ את חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ"ג 2023. בעשורים האחרונים גבר השימוש בבוררות ככלי ליישוב סכסוכים מסחריים בין-לאומיים. במצב המשפטי כיום חוק הבוררות, התשכ"ח 1968, חל על כל הליך בוררות שמקום מושבו בישראל, ובכלל זה הליכי בוררות בעלי מאפיינים בין-לאומיים, זאת, אף שחוק הבוררות מבחינת ההסדרים הקבועים בו אינו מותאם למאפיינים המיוחדים של הליכי בוררות בין-לאומיים. החוק המוצע נועד לתת מענה לפער הזה על ידי עיגון בדין הישראלי של הסדר המבוסס על חוק המודל בעניין בוררות מסחרית בין-לאומית שגיבשה ועידת האו"ם למשפט בין-לאומי מסחרי. חוק המודל מהווה אמת מידה בין-לאומית ידועה ומקובלת, שאומצה על ידי 87 מדינות ברחבי העולם. החוק המוצע כולל הסדרה של השלבים השונים של הליך בוררות מסחרית בין-לאומית, משלב ההסכמה על הבוררות ועד לשלב אכיפת פסק הבוררות. המבנה של החוק המוצג ותוכנו דומים במרביתם לאלו של חוק הבוררות. לצד זאת, החוק המוצע כולל כמה הוראות הנבדלות מאלה המעוגנות בחוק הבוררות כיום, ושותק ביחס לכמה סוגיות שחוק הבוררות מסדיר בהרחבה. ההבדלים נובעים מאופייה של בוררות מסחרית בין-לאומית ומהפרקטיקה הקיימת בתחום. לשון החוק המוצע כוללת גם מספר קטן של שינויים לעומת ההסדרים שנקבעו בחוק המודל, במטרה להתאים את הוראות חוק המודל לעקרונות החקיקה בישראל ולשפה העברית. אנו סבורים שאימוץ החקיקה המוצעת יציב את ישראל בקדמת הבמה בתחום הבוררות המסחרית הבין-לאומית ויעודד שימוש בבוררות שמושבה בישראל כפתרון ליישוב סכסוכים מסחריים חוצי גבולות והתקשרויות חוצות גבולות, יביא לצמצום עלויות של ניהול הליכים ליישוב סכסוכים מסחריים בין-לאומיים ויחזק את מעמדה של ישראל כמדינה מובילה בתחום. אנו מבקשים מהכנסת לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה. זה לגבי הצעת החוק. ועכשיו חוב, אוקיי, הלכה, אה, לא, הינה, את פה. אני פה, אני מקשיבה. אז אני רוצה לחסוך את הפירוטכניקה של ידיים וצעקות והשפלות וירידות וזה.

לא מדברת אליך ספציפית, בכלל.

חברת הכנסת בן ארי, אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב חברתי כל כך רע, כל כך רע, שכדאי, ואני מחילה את זה גם על עצמי, כדאי שנתחיל לנסות לדבר כמו בני אדם אחד אל השני. אחרי שהרסתם את הכול? אחרי שהרסנו, כן. בדיוק על הדיבור הזה אני מדברת. להגיד לך מה אמרת על הטייסים? אני זוכרת מה אמרתי על הטייסים,

חברים שלי, חברים שלך? מה זה, מה זה ההתנהלות הזאת?

גם אתמול, לא אמרו על הטייסים שהם מורדים? את מדברת אליה כמו מורה. את מדברת אליה כמו מורה. מה זה, מרד בר כוכבא? תודה, מירב. אני בדיוק מדברת על זה. מורדים.

יש פה בשמאל נטול ההנהגה, כל יום מחליפים שם הנהגה אחרת של איזה כוכבת מחאה. פעם זאת הייתה סתיו שפיר עם סוציאליזם, היום זאת שקמה ברסלר עם פשיזם. אין לכם הנהגה, זו האמת. בגלל זה, זה ואקום היסטרי, זה ואקום היסטרי בחברה הישראלית. ואני גם אגיד למה, בגלל שאנחנו רואים היום ראשי ממשלות לשעבר, אנחנו רואים רמט"כלים לשעבר, אנחנו רואים גורמי ביטחון בכירים, ראשי שב"כ לשעבר, שמדברים בגלוי על מלחמת אזרחים, שמכנים אותי גרועה מהחיזבאללה, ממש אתמול, ממש ממש אתמול. אל תדאגי,

גרועה יותר מהחיזבאללה, ואין אף אחד, אף אחד שממשמע את הדבר הזה. זה כאילו השמאל הפך לכיתת י"ב באיזה תיכון רדיקלי של מחשבות אנרכיסטיות, ואין אף בן אדם מבוגר אחראי אחד,

שבא ואומר: אנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים פה, אנחנו במצב הביטחוני אולי אחד הקשים שישראל ידעה משנת 48', וכל מה שיש לכם בראש זה למרוד, להתנגד, אגרוף פה, אגרוף שם, לשנוא את המתנחל, לשנוא את הביביסט, לשנוא את החרדי. שנאה, שנאה, שנאה.

פחמימות ריקות של שנאה. את לא שונאת? את לא שונאת? את כל הזמן מפזרת שנאה. אין לכם הגות, אין לכם יותר אידיאלים.

אתם לא מביאים יותר כלום לשולחן פרט לשנאה. רק שנאה. בואו אנחנו נתנכר לכל המדינה שאנחנו יושבים בה, לכל מי שלא דומה לנו. נמציא שאנחנו היחידים שמשרתים בצבא, נתעלם מהנתון ש-78% מהשכול בישראל בא מהפריפריה. למה, מישהו שם משרת

כי הממשלה, שנבחרה על ידי הפריפריה,

אני לא יכולה ככה. תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תני לשרה.

למה אתה מתווכח איתה? פשוט תוציא אותה. וכשאת תעלי, תשיבי לה.

בוא נספור כמה שניות לפני שזה יתחיל שוב. אלה באמת דברים חשובים. עכשיו לתוך גופו של עניין. חברת הכנסת בן ארי, כמו חברות כנסת נוספות מיש עתיד, באות ואומרות, זה בעצם הרציונל שלהן: אני עבדתי, אני מזרחית, אני לא נולדתי פריבילגית, אבל עבדתי קשה נורא והינה, הצלחתי. מה הסאבטקסט של האמירה הזאת? ששניים וחצי מיליון אזרחים לא עובדים קשה. נקודה. פערים קיימים זה אווידנטי, זה אמפירי. ב-2023, לא כשחטפו תינוקות תימנים ולא בקום המדינה,

ב-2023, בכל מוקד כוח אפשרי אנחנו רואים את מי שנמצא בראש: הם לא מזרחים, הם לא ימנים והם לא חילונים. הם אחרים, הם האנשים האחרים. הטיעון הזה, שאתן באות ואומרות: אבל אני הצלחתי, זה כמו שאני הצלחתי.

אני מסתכלת על הכלל, לא על היוצא מן הכלל, ואנחנו רואים פה באופן חד וברור מדינה לא שוויונית, שלא מאפשרת למי שלא אוחז בשלוש הקטגוריות, לא מזרחי, לא מסורתי, דתי או חרדי ולא ימני, רק האנשים האלה נמצאים בקדמת הבמה, בצבא, בפרקליטות, באקדמיה, בתקשורת, העורכים של התקשורת. כל מכתיבי הטון, כל עמדות הכוח נמצאות שם.

כשבאים אלינו ואומרים: אתם בשלטון 30 שנה, למה לא משלתם? באנו למשול בקדנציה הזאת, ומה קרה? המדינה בוערת. המדינה בוערת כי הימין, לראשונה, בא למשול ולשחרר מדינה שאין לה מקבילה בעולם מבחינת הכוח של מערכת המשפט. אין לזה מקבילה בעולם. זה משולש, השופטים בוחרים את עצמם לפי מה שסביר בעיניהם, ככה הם פוסקים, והם פוסלים כל חוק של הכנסת. את המשולש הזה אין באף מדינה דמוקרטית בעולם.

רק ישראל. רק ישראל הגישה לעולם את ההמצאה הנדירה, הבג"צוקציה. באים שופטים לא נבחרים לשניים וחצי מיליון אזרחים ואומרים להם: דעתכם אינה חשובה, אינה רלוונטית,

קחו את הפתק ששמתם בקלפי החוצה, אנחנו נקבע. וכשאנחנו באים למשול ולשחרר את ישראל ולהפוך אותה לדמוקרטית,

טיפה יותר, קצת יותר דומה לאומות העולם, המדינה נשרפת. זאת לא מלחמה על דמוקרטיה, זאת מלחמה על פריבילגיה. כל הצדדים יודעים את זה, גם הימין וגם השמאל. זה, 1. 2. הדיכוי שקיים פה כלפי ישראל השנייה הוא דיכוי שאין להכחישו, ואת הדיכוי הזה אנחנו נחושים להפסיק.

יפה. עכשיו למישור העובדות. מעניין מי דיכא אותם. המישור שאולי את פחות תחבבי, חברת הכנסת בן ארי, אבל בכל זאת יש מציאות, לא רק פופוליזם.

ובמישור העובדות, שחור על גבי לבן, באופן שאין להפריך, ה-OECD, וכל מי שצופה בזה בבית, נא לבדוק את זה בגוגל, בדיקת עובדות, אני מזמינה עליי עכשיו בדיקות עובדות, העשור היחיד שבו הפערים בין הפריפריה למרכז לא רק שלא גדלו, לא רק שלא נעצרו במקום, אלא הצטמצמו, זה העשור של בנימין נתניהו כראש ממשלה. אלה העובדות. אלה העובדות, חברת הכנסת בן ארי. אז מה את רוצה? צמצמת את הפערים.

עמדת פה לפני פחות משלוש דקות ואמרת שהליכוד משריש את הפערים, כשהליכוד בשלטון והפריפריות בכל זאת נשארות מאחור.

גם את השקר הזה, בין אלפי השקרים, בין התודעה הכוזבת שאתם מנחילים, צריך להפריך.

אנשי הפריפריות הם לא עדר,

הם לא הולכים שבי אחרי הקיסר מבלפור,

הם אנשים חכמים והם יודעים מי פועל לטובתם, ממשלות נתניהו לדורותיהן. זה פשוט נתון עובדתי בדוק. מכל הבחינות, אבטלה, תחבורה. אז מה את רוצה?

תיסעו לנתיבות. בחיי, מישהו פה היה בנתיבות לאחרונה? אתה לא יודע אם אתה בנתיבות או בצפון תל אביב. זה ממשלות הליכוד. נקודה. הכול בסדר, מה את רוצה? פשוט טענת כאן שאנחנו לא עושים שום דבר למען הבוחרים שלנו, אז הבאתי עובדתית שאת טועה. תודה.

טענת עוד שאנשים כמוך הצליחו, ולכן כנראה כל הנשים מהפריפריה מתבכיינות. אז הן לא מתבכיינות. זה שאת יוצאת מן הכלל, לא מעיד על הכלל, כמו שאני לא לוקחת את ההצלחה שלי כמעידה על הכלל. יש פה שניים וחצי מיליון אזרחים שצועקים "דיכוי", וסוף-סוף, כשהם ניצחו, האמת שאין שניים וחצי מיליון, גם זה שקר. שניים וחצי מיליון איש בחרו בקואליציה, שוב, עובדות, לא תחושות. מה לך ולעובדות? והאנשים האלה, בין החרדי, אחיי החרדים, אחייך החרדים, הם לא מתגייסים לצבא. אחיי החרדים. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו,

ואני אגיד לך עוד משהו: החרדים, צריך הבנה מאוד מאוד דלה בדמוקרטיה, מה לך ולחרדים?

אני מעריצה אותם, זה מה לי ולחרדים, מעריצה את האדמה שהאנשים האלה דורכים עליה.

נשים את הוויכוח הרדוד, זה תמיד רדוד איתכם, זה לא יאומן כמה רדוד,

אני אדבר אל הצד הזה, ואני רוצה להסביר לכם. יושבים פה כמה,

תכף את עולה, ואת תגידי מה שאת רוצה. רק חשוב לי לסיים את הסיפור עם החרדים,

כבר שנים, כבר שנים מדברים על זה שהחרדים סוחטים. מי שאומר שהחרדים סוחטים לא מבין מה המבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל. מי שיודע כל פעם מראש לפני הבחירות שהחרדים יקבלו תקציבים והחרדים יקבלו השגחה והחרדים יקבלו את מה שראוי להם לקבל,

זה המסורתיים. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה תהיה תוצאת הבחירות אם ראש הממשלה שלנו ייבחר. אנחנו יודעים בדיוק מה תהיה ההתנהלות מול החרדים, ואנחנו רוצים את זה, אנחנו מבקשים את זה. אף אחד לא סוחט פה אף אחד אחר. אנחנו יודעים מראש בדיוק איך השיטה תעבוד, וזה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו רוצים. במסגרת הסכם קואליציוני זה לגיטימי לסחוט. מותר להם. אני מדברת כרגע על המחשבה, חברת הכנסת גוטליב, שבאים החרדים אחרי הבחירות וסוחטים. לא סוחטים אף אחד, לא לא לא. אנחנו רוצים לתת. אנחנו רוצים לתת כמה שיותר, ואני רוצה גם להסביר למה. לא הכול אנחנו רוצים לתת.

ברור.

זה חלק מהכללים.

חברת הכנסת גוטליב, תודה, תודה.

אני מדברת פה על סנטימנט עמוק מאוד בתוך החברה המסורתית, והסנטימנט הזה אומר ככה: אנחנו יודעים כמה אנחנו בורים. אנחנו סיימנו את מערכת החינוך הממלכתית בישראל. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים כלום,

כלום, על היהדות, ואנחנו כואבים את זה. וכשאנחנו רואים שיש פה קהילה שמקדישה את חייה בתשוקה בלי נתפסת ולומדת תורה ומחיה את דפי הגמרא, כי אם הם לא יעשו את זה, אף אחד לא יעשה את זה. היהדות היא זיכרון. גם הציונות הדתית עושה, גם הציונות הדתית, גם הציונות הדתית. אבל הסנטימנט הזה הוא הסנטימנט המכונן של הקואליציה, והוא הסנטימנט המכונן של מדינת ישראל. אנחנו רוצים, למה אנחנו בוויכוח? זה לא ויכוח, כשהיא תרד ותדברו. תודה, השרה דיסטל. אני יורדת. בקיצור, אני רוצה לומר את המשפט הפשוט הבא: מעבר להסכמים הקואליציוניים ולפוליטיקה ולמה שכל מפלגה רוצה לעצמה, הסנטימנט והחיבור העמוק בין הציבור המסורתי לציבור החרדי הוא הסיפור פה. אנחנו רוצים את זה, אנחנו עושים את זה בשמחה, וזה קשר אמיתי סנטימנטלי שלעולם לעולם לא ישתנה. תודה.

נעבור לרשימת הדוברים: חבר הכנסת אלעזר שטרן אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. אמרתי לכם, היום אני עושה לכם השלמת מידע. הבטחתי לכם היום אחרי נאום דיפ סטייט. קבלו עובדות. רק לעמוד בזמנים.

על חשבון הזמן שלי? אני רוחשת כבוד, אין צורך בגינונים. אדוני מבקש, אני אומרת. שלום, היושב-ראש. עם ישראל, אני מדברת אליכם, לשם כך אני כאן. זכור תמיד: הדרך היחידה לנצח היא לרדת לזירה, לחטוף ובעיקר להחטיף. מחקרים בתקשורת מראים שפייק ניוז זוכים להרבה יותר שיתופים מאשר ידיעות אמת, אל תחשוש לפרסם או להפיץ ידיעות שקריות על הצד השני. מחקרים בפסיכולוגיה מראים ששקרים שנאמרים בהקשר של מטרה חשובה מציקים פחות משקרים לתועלת אישית. את הדברים שאני מקריאה לכם רשם לא אחר מאחיו של אהוד ברק, אהוד ברק. הוא מחק את הפוסט. הוא חשב שאנחנו נשכח או לא נצלם. אנחנו יודעים לאגור מידעים. אח של אהוד ברק מדגים לנו את הדבר הבא: הפגנה, לא חשוב על מה. כי תראו מה זה, פייק ניוז מקבל כוח בפרסום הזה, ושקרים שנועדו,

למטרה ראויה. אז אני שואלת אתכם, עם ישראל: על מה תמות נפשי עם פלשתים,

ריבון כל העולמים? מדינה אחת לנו. שמאל או ימין זה לא רלוונטי. כשאני הכרתי שמאל, ואני למדתי שמאל,

ידעתי ששמאל וימין הם תפיסות עולם שקשורות למדינאות, קשורות לתפיסת עולם באשר לארץ ישראל השלמה כן או לא, ליהודה ושומרון עד כמה ולמה, אבל עם הכרה מוחלטת בכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, כי אין פשוט ברירה אחרת. ואנחנו כאן קודם כול בשם ההיסטוריה שלנו וזכותנו הטבעית על הארץ הזו, ואז לא משנה אם אתה שמאל או ימין, ואז אין שנאה. אבל אנחנו לא במאבק של שמאל וימין, כי אפרופו אח של אהוד ברק, אהוד ברק המסית, המפלג, המסוכן ביותר, אפרופו המאבק הזה, אנחנו כאן במאבק אחר לגמרי. אהוד ברק ואחרים מנסים להסיט את השיח למדינת כל האזרחים, והם משתמשים בציטוטים ממגילת העצמאות, כל אחד באותה מנטרה, שאומרת שאנחנו מדינה שוות זכויות לכל האזרחים ללא הבדלי דת,

נכון, מצוין. זאת בדיוק מדינת ישראל, היא מדינת הלאום היהודי תוך שוויון זכויות לכל אזרחינו, אבל בלי הפקרות, ואנחנו לא מרכינים ראש בפני הדבר הזה. אז בואו נשאל על מה ההפגנות והמחאות. הרי אני לעולם לעולם לא אוציא את דיבת הארץ הזו רעה, הסברתי את זה מ-day one. גם כשבנט עלה לשלטון, והייתי נגדו, בירכתי אותו. ואני הולכת ואומרת שבאמת, המדינה הזאת, שיהיה לה רק טוב, ולא משנה מי בשלטון, כי זאת התחושה הפנימית שלי. אבל כשאני רואה שנאה בלתי נתפסת, אז אני קולטת את גודל שטיפות המוח. כי אם רופא בישראל, ואני הולכת עוד מעט לפגוש רופאים, אם רופא בישראל, אדם אינטליגנטי לפחות באופן ניטרלי, אומר שצמצום עילת הסבירות, שהתחיל לדבר עליה עוד טומי לפיד, ושדיבר עליה יאיר לפיד, ושדיברו עליה כל מי שמבינים את עולם המשפט, היא דיקטטורה, אז הוא שטוף מוח והוא מהונדס תודעה. ואם רופא אומר לי שאם אני אצמצם את עילת הסבירות, שהמשמעות שלה היא אי-התערבות בג"ץ בהחלטת ממשלה חוקית מהשיקול שהיא איננה סבירה, תודה רבה.

אני מסיימת. אם הוא אומר לי שזה יפריע לאזרחים לקבל פסק דין לטובתם ברשלנות רפואית מהשיקול של האדם הסביר, זה מראה לכם שהם שטופי מוח. אין קשר בין מבחן האדם הסביר לצמצום עילת הסבירות. אלה שני אלמנטים אחרים מעולמות משפטיים שונים. ולכן אני אומרת לכם כאן את מה שאמרתי. אני קוראת לכל אזרח במדינת ישראל לזכור שיש לנו מדינה אחת ואין בלתה, ואין לנו שום זכות, ותהא דעתנו הפוליטית אשר תהא, לפגוע בחוסן הצה"לי, בנראות הלאומית של מדינת ישראל, במעמדה של מדינת ישראל בעיני עצמנו ובעיני העולם כולו. ומכאן אני מסיימת ואומרת, תודה. אנחנו יוצאים לפגרת הקיץ, ואני מבהירה כאן,

אנחנו באמצע פגרת הקיץ. אנחנו כבר בפגרת הקיץ. אני עוד לא, כי היינו כאן בוועדות. אבל אני אומרת לכם, באמת, השנאה מיותרת, אין בה טעם. אני סופגת באופן אישי דמוניזציה היסטרית ושנאה. לי זה עובר מעל הראש, כי יש לי מטרה בדרך הזו שאני הולכת בה, עבור העם הזה,

בין שחלק מבינים, ובין שלא. אבל השנאה הזאת זה שיח שאסור להכיר בו כאן, בין שאתה בשמאל ובין שאתה בימין.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. וטוב שכך, אני עושה את זה. אני רציתי כמובן לדבר על משהו אחר. אבל לא הייתה לי ברירה. עלתה לכאן השרה שבאמת,

חודשים ארוכים מסיתה, משסה, עולה לראיונות, מדברת בצורה דוחה על טייסים, על לוחמים, ובסוף באה לפה ואומרת לי: תדברי בשקט, אל תדברי עם הידיים. גם עשתה סימן לפניה: תדברי בשקט, אל תדברי.

מי שלא מתאים לו, מוזמן לצאת החוצה. כל כך הרבה דברים שמעתי, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. אני אישה פריבילגית, אז בגלל שהגעתי אני לא מסתכלת אחורה?

מה עשית פעם בשביל נשים?

אני נוסעת עכשיו, באוגוסט, באוטו שלי, ואני שומעת תשדיר של ביטוח לאומי שקורא לנשים חד-הוריות ולמקבלי קצבת הכנסה לקבל מענק לימודים. 70,000 ילדים אני הכנסתי לקבל מענק לימודים למקבלי הבטחת הכנסה ולחד-הוריות. מה עשית פעם? תדברי איתם. אבל אני ישבתי והקשבתי לך, לדברי הבלע שלך. מה עשית פה? פעם אחת עשית משהו טוב אחד במדינה חוץ מלשסות? למה, אל תגידי לי למה. אני ישבתי ושמעתי את השקרים שלך.

אל תעני לי בכלל. אני רק רוצה שתקשיבי, כי גם אני הקשבתי לך. זה לא לרמה שלי. אז לא לרמתך.

אני העברתי 14 חוקים בכנסת הזאת שעוזרים לנשים, לצעירים מוחלשים, לאוכלוסייה הלהט"בית.

מה עשית? אפילו פריימריז, כל הזמן אומרים ליש עתיד: אין לך פריימריז. פריימריז לא עשית. את שונאת נשים.

עשתה, פעם אחת, יורדים עליי כל הזמן.

ממה? מהסתה. משקרים. השרה דיסטל. השרה דיסטל.

על זה נבחרת. איזה בושות. לא עשית כלום פה. שום דבר לא עשית כאן לאוכלוסיות מוחלשות. ישבת וכל היום כתבת את הפוסטים שלך. יותר גבוה. יותר גבוה. פעם אחת. אומרת לי: תלכי לערוצי הבית שלך, 11, 12 ו-13.

מי שהתראיין עכשיו זה דודי אמסלם ברשת ב', בכאן 11. הוא התראיין ב-12. למה, אני הולכת לחדשות 12?

תגידי, את לא מתביישת? זה שיש לך ערוץ בית זה אומר שערוצים אחרים עובדים אצלי? את שקרנית, שקרנית, זה מה שאת. יושבת, משסה, עולה לראיונות, ובסוף אומרת: לכי לערוצי הבית שלך? את שונאת נשים.

אני כל היום מסתכלת אחורה, ואני הייתי בנתיבות והייתי בקריית מלאכי והייתי בבית שאן רק בשבוע שעבר. תפסיקי עם ההתנשאות הזאת, כאילו אתם אחראים לפריפריה. גם בפריפריה מצביעים ליש עתיד,

ומצביעים למחנה הממלכתי, ואין לכם בעלות על הפריפריה. ואין לך אפילו בעלות על החרדים. מתי בכלל דיברת עם חרדי לפני שנכנסת לכנסת? מה את יודעת בכלל על העולם הזה? מה את יודעת חוץ מהקללות? אני לא קיללתי אותך פעם אחת, הינה, אני אומרת לך, פעם אחת. כל מה שאמרתי עכשיו הוא עבודות מוצקות. את בושה, את שונאת נשים.

אני רוצה להסביר לך. את מי?

יא חצופה אחת. אני שונאת נשים? יש פה עשרות חברות כנסת שאומרות את זה עלייך.

את מקנאה בנשים. זה הסיפור עלייך.

כי כשאני הפרעתי אמרת לי לעצור, אז עצרתי.

השרה דיסטל, עכשיו היא סיימה את שלוש הדקות שלה, אבל בגלל שאת נכנסת לדברים שלה, צריך לתת לה עוד דקה.

כשבאת ואמרת לי: תפסיקי,

הפרעתי,

ישבתי ושמעתי את דברי הבלע שלה ועצרתי. יש לך עוד דקה.

אין לך שום טענה לגופו של עניין. מה את אומרת לי?

שקרנית. הרגע, תודה, השרה דיסטל.

את שקרנית, את לא עשית לנשים,

אני אומרת לך, תלכי תבדקי. את מקנאה בנשים.

איך אני מגיבה על

כשאני הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, אני פעלתי למען נשים נפגעות אלימות. אני הקמתי מרכזים לסיוע, אני העברתי כסף לארגוני הסיוע, דברים שאת בחיים לא תעשי ולא תגיעי אליהם. אז את יכולה לבוא ולהגיד לי: מירב, את פוגעת בנשים. אני אשיב לך ואני אגיד לך שאת אומרת דברים לא נכונים. אבל איזו מין טענה זאת "את מקנאה בנשים"? מה יש לי לקנא בנשים? דיברו בכל הכנסת, תפסיקי, אני עונה לך בלי, תודה רבה.

אבל זה לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות?

השרה דיסטל, אני מבקש.

בואו נשמע מה עשיתי לה.

אבל אין פה דיאלוג. אני נראית כמו מישהי שיוצאת מדעתה? אני דווקא ממש סבבה.

השרה דיסטל אטבריאן, אני לא נוהג לקרוא לשרים,

לסיים, חברת הכנסת בן ארי.

וכמו את טלי גוטליב, גם אותי מקללים על בסיס יום-יומי, כל היום, כל הזמן. קצרה היריעה מכמות הקללות שאני מקבלת. זה לא מוציא אותי מדעתי. והינה, אפילו אני מסכימה איתך, זה עובר מעליי.

לסיים.

יש טענות שאני יכולה להתמודד איתן. אבל להגיד לי טענה כזאת, "את מקנאה בנשים" ואללה, אני לא יודעת אם אתם אפילו תוכלו להגיד על זה משהו.

חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת צגה מלקו, אחרונת הדוברים. לאחר מכן, אם יש צורך, נסכם, ואם לא, נעשה הצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני הולכת לספר לכם סיפור של ילד בן ארבע, רפאל עדנה, שלפני שלושה חודשים, ב-6 במאי, נדרס למוות.

מדינת ישראל, מדינתנו, שואפת לשוויון לכל האוכלוסייה, אבל כשמדובר בילד יוצא אתיופיה, אני לא מתביישת להגיד שמדובר בצבע העור שלי, או, לצורך העניין, "שחורים", ההתייחסות במערכות עד היום היא שונה. לצערי הרב,

בזכותך זה ישתפר. הילד הזה ויכיר בזה,

תני לה להשלים את הדברים.

הילד הזה יצא עם סבא שלו. זה היה ב-6 במאי, בנתניה. הסבא מחזיק את הנכד בגאווה, מטיילים ביחד. במעבר החציה נדרס הילד. מי שדרסה אותו לא עצרה. היא פגעה וברחה, ולא רק שברחה, רצה למוסך לתקן את הרכב שנפגע מהתאונה, ורפאל נשאר מדמם, ובסוף נפטר. האישה שדרסה אותו היא רופאת שיניים.

תחשבו על זה. מה תפקידו של רופא? אפילו אדם, האזרח הפשוט, כשרואה שמישהו נפגע, לעצור ולעזור לו. אבל היא ברחה. המשטרה חקרה, היו חילופי גרסאות. היא טוענת שזאת לא היא, הרופאה בשם היידי, שזאת האימא שלה, בת ה-70, נהגה. מה משנה מי נהג, אם הבן אדם בן 70, בן 40, בן 90 או 100? אם הוא פגע וברח, ולא הושיט ולא עצר וילד מת, מדמם, הפקיר. הפקירה. לא רק זה, מה היא עשתה? היא דאגה להוציא צו איסור פרסום. היא דאגה לשמה, היא דאגה שבגוגל יופיעו חמישה כוכבים ולא יחשפו את השם שלה. המשפחה רצתה לחשוף, היא איימה,

זה מה שעניין אותה. אבל מה כואב יותר? שהפרקליטות סגרה את התיק. אבל הציבור לא נתן לפרקליטות לסגור. בלית ברירה, בלחץ הציבור, הפרקליטות חזרה בה בטענה שאומרת: זאת האימא ולא הבת. אותנו לא מעניין, אותנו מעניינים החיים של רפאל עדנה. לא מעניין אותי אם זאת הרופאה עשתה או אימא שלה או מישהו אחר.

איך זה יכול להיות במדינת ישראל, ילד בן ארבע נדרס, הדורסת בורחת, מתעתעת? אבל אנחנו לא נעזוב אותה. לאיזה מוסך היא הלכה? אנחנו נשיג את זה. היא דאגה לתקן את הרכב. בסוף אומרים: זאת לא היא, זאת האימא. אתם יודעים, זאת המדינה שאנחנו חיים בה, זאת החברה שאנחנו חיים בה. חברתי מירב בן ארי, זו הנקודה, זה בדיוק השוויון שאנחנו מתהדרים בו. איך זה יכול להיות? זה אפילו לא משהו, תגידי, היום זה יוצא אתיופיה בן ארבע, מחר זה יכול להיות ילד של כל אחד, נכד של כל אחד. צריך להרשיע את שניהם. אבל במקום זה, אני מכיר סיפורים אחרים, כשהנדרס היה בן של בכיר, אז הדורס קיבל שנות מאסר ממושכות, בגלל האווירה הציבורית. בוודאי, בדיוק. תגידו, מה החטא של רפאל? תאונה נוראית, והבן אדם שעלה, רצח את אילון אמסלם. רגע, זה לא רצח, מה שהיא סיפרה לך? לגמרי, שיקבל עונש. אני אספר לך, אבל איך הפרקליטות סוגרת תיק כזה? הפרקליטות סגרה. מה ההיגיון שעומד, מזעזע. אני אתמול קראתי את זה, אני לא האמנתי שזה אמיתי. אני רוצה להשלים את דבריי. אני מסכימה איתך,

מה החטא של הילד בן הארבע? שנייה, תקשיבי, מה החטא של בן הארבע? שנולד לקהילה לא נכונה, קודם כול אני מסכימה איתך, לגמרי.

לקהילה שאין לה כסף, לקהילה שאין לה עורך דין. לקהילה, למשפחה, אין לה כסף לשלם, שנייה, זה החטא שלו, שנולד לקהילה לא נכונה, בצבע לא נכון. שלא נסתיר את זה.

תודה רבה לחברת הכנסת צגה מלקו. חבר הכנסת מיקי לוי, אומנם כבר עברנו את שמך, אבל האם אתה רוצה לדבר? תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו סיימנו את רשימת הדוברים. אני מבין שאין צורך לסכם. נעבור להצבעה, חברת הכנסת בן ארי, לא השווינו,

אני אומר שמבחינת האווירה הציבורית זה היה שונה. היה שם רצח. הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ"ג 2023, בקריאה הראשונה,

את הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. עשרה בעד.

אני קובע שהצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת היבוא

הצעת חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא (מס' 5)

התשפ"ג 2023. מוצע להתאים את שיטת היבוא בישראל לשיטה הנהוגה באיחוד האירופי, ולהקל את התנאים הנדרשים לשם

להפסיק לשסוע בין אשכנזים לספרדים, מי יותר טוב, מי פחות טוב.

לבוא ולהגיד: חטופי תימן, מי שהתעסק בחטופי תימן,

צריך לומר, זו נעמה לזימי מהאופוזיציה ונורית קורן,

דיברת, לגופו של עניין, ולחשוב איך אפשר לסייע ביחד, ולא לבוא לעשות מלחמה,

מירב, מה קרה היום?

היא רואה אותי. מה, כל האנרגיות של הקיץ? הרי אנחנו בשמאל לא יודעים מה זה חרדים. אני יושבת ליד חרדי. אדוני היושב-ראש, אני מוציאה ממנה אנרגיות.

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, האמת שהתכוונתי לבוא ולדבר קצת על הכנס החשוב שערך ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, על פגיעה במעמדן של נשים. הצטערתי מאוד שאף נציג או נציגה מהקואליציה, לא הזמנתם אותנו. כולם הוזמנו. כולם הוזמנו. ממש לא. תפתחי את המייל עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, תפתחי את המייל, ואת תראי שכולם הוזמנו. אתה יודע שאני באה לכל הוועדות, גם שלכם. כולם הוזמנו, טלי, בסדר,

בסדר,

בשביל שמי שנמצא בשלטון יישאר בשלטון, אבל זה לא רוב העם. ואם מישהו רצה לדעת מה הקשרים שלנו ומה היחסים שלנו, אז אני רוצה לומר לכם שהם בדיוק כמו של כל אחד אחר. אין הבדל בין הקשר שלי עם אדוני היו"ר, הרב אוריאל בוסו, לבין הקשר שלי עם חבר אחר, ואין הבדל בין הקשר שלי עם יו"ר ועדת החינוך לכל חבר אחר, וכולנו צריכים להפסיק את הפילוג הנורא הזה בעם, וכולנו צריכים להפסיק עם העדתיות הזאת, שרק פוגעת במדינת ישראל.

והגיע הזמן שגם אתם, במחלקת הדגים הקפואים, תפתחו את הפה ותגידו: די, חלאס. תפסיקו לעשות את זה לעם המסכן שלנו. תראו מה עשיתם פה בשמונה חודשים, הכול מתפרק פה,

וגם את יודעת את זה.

השמאל, גם את יודעת את זה. גם את יודעת את זה שהייתם צריכים להגיד: עד כאן. היית צריכה לעצור את זה בטבריה, שהיית הראשונה, לא לא לא.

והיית צריכה לעצור את זה בסבירות, והיית צריכה לעצור את זה בעוד מקומות. תבנו כבר קבוצה ותפילו את זה.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. אין צורך לסכם. ולא הזמנתם אותנו, רון. הצעת חוק לתיקון פקודת היבוא, חברת הכנסת טלי גוטליב, מה קרה? לא נשלח, לא נשלח. נשלח, נשלח. לא נשלח. חבר'ה, למה להתנצל?

אנחנו לא מגיעים להשתתף בכנס שבסופו של דבר יציג פופוליזם ויציג את הנושא של הדרה שאנשים עושים הדרה לא נכונה ואסורה. אני מקווה שתעשו גם כנס ותדאגו גם לאישה שרוצה ללכת לשחות בחוף נפרד, תדאגו גם לה. לא לעשות פופוליזם מדברים כאלה. מה זה פופוליזם?

נהג האוטובוס שאמר לנשים ללכת אחורה הוא דתי בכלל? איזה שטויות אלה. אז מה, דברים שאנחנו דוגלים, אנחנו לא נגד הדת.

אתה יודע מה היה שם? הייתה שם נציגת ציבור חרדית שבאה ודיברה. עם חרדים כאלה, תאמין לי, אני יודע במה מדובר.

אתה תסכים שאישה חרדית תשב באחורי האוטובוס? מי אמר שאני מסכים לזה?

אבל למה את חושבת שהבנות שלי יושבות מאחור? הבנים שלי יעברו לשבת? אנחנו לא יושבים במטוס ליד נשים? אני לא מבין מה השטויות האלה. אבל זה לא כנס נגד הדת. אז בואו, לעשות פופוליזם על נושא. כשאתם שואלים מי משסע את עם, אז תשאלו, זה כנס משסע. אז בואו נלך צעד קדימה, תגנו את זה.

חבר'ה, הצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא (מס' 5) (מתווה לשינוי שיטת היבוא(, התשפ"ג 2023, מי בעד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא (מס' 5) (מתווה לשינוי שיטת היבוא(,

לוועדת הכלכלה

12 בעד, אין נגד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא (מס' 5) (מתווה לשינוי שיטת היבוא(, התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא והאחרון בסדר-היום, הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, להציג את הצעת החוק. אייכלר, אתה נציג החיילים לאחרונה, חבל על הזמן. חברת הכנסת מירב, יש הסתייגויות. מושכים? אחרי שהוא יסיים לדבר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, שהגישה הממשלה. החוק הקיים כיום קובע כי תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל בשירות סדיר או לבני משפחתו אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, למעט לשם תשלום חוב מזונות. הוראות מקבילות נקבעו בחקיקה לגבי תשלומים המשולמים למשרתים בשירות לאומי-אזרחי, וכן לגבי תשלומים המשולמים למתנדבים בשירות לאומי או בשירות קהילתי. הצעת החוק שבפניכם מבקשת להעניק הגנה דומה מפני העברה, שעבוד או עיקול לחוב שאינו חוב מזונות לתשלומים בסכום של כ-540 שקלים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה לעולה חדש שהוא חייל או משרת בשירות לאומי אזרחי או מתנדב בשירות לאומי או בשירות קהילתי. לפי המוצע, תשלומים אלה, שנוהל של משרד העלייה והקליטה קובע את הזכאות לתשלומם למטרות קיום, יהיו מוגנים הן בידי משרד העלייה והקליטה והן ב-30 הימים הראשונים שבהם הם נמצאים בחשבון הבנק. יצוין כי מאחר שתשלומי משרד העלייה והקליטה הם למטרות קיום ולא למטרות תשלום שכר דירה, לא חלה לגביהם ההוראה המאפשרת לבעל דירה לעקל את הסכומים המגיעים לו כשכר דירה, אך נשמרה למשרד העלייה והקליטה הזכות לקזזו כנגד חוב שהזכאי לתשלום חייב למשרד. בנוסף הצלחנו,

להגיע להסכמה בוועדה ולהוסיף להצעת החוק הסמכה לשר הביטחון או לשר הממונה על השירות האזרחי, לפי העניין, לקבוע בתקנות כי תשלומים המשולמים על ידי משרד ממשלתי אחר למטרות קיום, זה בא פה במשהו שהוא מקבל למטרות קיום, לכל חייל, למשרת או למתנדב כאמור, יהיו מוגנים גם הם מפני העברה, שעבוד או עיקול. כך לא נידרש לתיקון חקיקה ראשית לכשיעלה צורך כאמור כאשר משרד הביטחון או משרד ממשלתי יחליט. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, אך אני קורא לכם לאשר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית את הצעת החוק כנוסח הוועדה, ובכך להקל על העולים החדשים שבשירות סדיר או בשירות אזרחי ולהגן על זכויותיהם. אני מבקש להודות לצוות הוועדה המסור, שנמצא מאחורי הקלעים אך בלעדיו לא נצליח לקדם את הצעות החוק ביעילות ובמקצועיות. אני מזכיר את מנהלת הוועדה הגב' ענת כהן שמואל.

חברת הכנסת בן ארי, שהעברנו עכשיו את החוק הכבד הזה של הנכים והכול.

מאחורי כל החוקים האלה עומדים אנשים שעובדים ימים ולילות. זאת מנהלת הוועדה הגב' ענת כהן שמואל, הגב' אורית ארז, הגב' מעיין בן עמי וכמובן היועצת המשפטית נעה בן שבת והמשפטניות שעסקו בחוקים האחרים, שהשכילו לנסח את התוספת שביקשנו להסכמת משרדי הממשלה. תודה רבה כמובן לצוות משרד הביטחון, לייעוץ המשפטי של המשרד ולכל חברי הכנסת שיצביעו בעד הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לגעת בכל הנושאים שהועלו פה היום, כי כשאני שומע בחודשים האחרונים מה שקורה במדינת ישראל, אני חושב שהמשכיל בעת ההיא יידום. קוראים לי כל יום לראיונות בתקשורת. אני חושב שהקריאה שבאה מכל הצדדים להוריד את הלהבות היא מאוד מאוד חשובה, קריטית, ולא צריך להסביר גם למה. אני רוצה להזכיר את השרה דיסטל, שאמרה פה קודם בקשר לחרדים, שמעתי את הדברים שלך, וכל כך נזכרתי, אלה היו פעם הדברים של האנשים החילונים בכנסת. אני לא מדבר על מנחם בגין, אגיד לכם אחד, אהרן ידלין, היה שר החינוך, ממפא"י, לא מהמפד"ל. הוא אמר לי פעם שבאו לבקש ממנו שייתן תקציב לתלמודי תורה שלומדים תורה, לילדים, אז מישהו אמר לו: אבל הם לא ממלכתיים, הם לא בחינוך הזה. אז הוא אמר: תגיד לי, הוא סיפר לי את זה, שלושת אלפים שנה החינוך הזה החזיק לנו את העם היהודי, אז אתה לא רוצה שיהיו ילדים שילמדו בדיוק כמו שלמדו בדרך ישראל סבא?

זה לא השתנה היום. היום אני לא שומע את זה כמעט, אבל אז אהרן ידלין ראה את זה. חיים צדוק, למשל, היה שר המשפטים של מפא"י. הוא היה מדבר מהבית היהודי ומהעיירה ומהזיכרונות של סבא. גם היום אנחנו אומרים אותו דבר. הלוואי. בואו נחזור לזה. מה עם שיתוף הפעולה שהיה לך עם מרצ? היו לך שיתופי פעולה, חבל על הזמן. חבר הכנסת אייכלר,

עוד פעם, תזכיר.

תודיע לשרה דיסטל שמי שדאג ל-48 מיליון שקל לחינוך החרדי המיוחד זה אני.

לא ידעתי מזה. אתה רואה, חשוב שתפרסם דבר כזה.

אלה הדברים שאנחנו צריכים לעשות, כי היום כבר מדובר בפיקוח נפש. זו לא שאלה של נעים או לא נעים. הרב אייכלר, אתה יודע מה ההבדל? אנחנו פשוט לא משתמשים בזה, מי חרדי ומי לא חרדי. לא משתמשים.

אבל אם חבר הכנסת מיקי לוי העביר סכום לילדי החינוך המיוחד החרדי, חשוב שכל יהודי חרדי ידע את זה.

עובדה שאני לא ידעתי מזה.

כשאני הייתי ראש מינהל חינוך, בנו חילוני, בנו גם דתי לידו. מה שצריך, קיבלו.

זה מה שצריך להדגיש וזה מה שצריך לעשות כותרות. אני לא עשיתי דיונים אצלי בוועדה על האלימות נגד מפגינים חרדים? מה אכפת לי? תודה רבה לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. עכשיו נותר לכם רק להצביע. להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות, וביקשו רשות דיבור. יש פה כמה שמות שלא נמצאים פה מקבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי וקבוצת סיעת העבודה. המחנה הממלכתי והעבודה לא נמצאים פה.

אנחנו מושכים את ההסתייגות של כל האופוזיציה.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, בקריאה השנייה, מי בעד? כנוסח הוועדה. כנוסח הוועדה. סעיפים 1 4

מס' 2), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה. כעת נעבור להצבעה על הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, בקריאה השלישית. מי בעד? חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2),

11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת,